באב התשפ"ד, 14 באוגוסט 2024. הנושא הראשון שעל סדר-היום הוא הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 136), התשפ"ד 2024, לקריאה ראשונה.

להציג את הצעת חוק. בבקשה, אדוני, לרשותך עד עשר דקות. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. נדיר שהכנסת פותחת בשעה כזאת ולהגיד בוקר טוב, אז אנצל את ההזדמנות לפתוח בבוקר טוב. מכובדי היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 136), התשפ"ד 2024. הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 136) נועדה להסדיר שני תחומים המוסדרים כיום בצווים לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ז 1957, זה אומר 68 שנה, אז הינה, הגענו להסדיר את הכול בהצעת חוק ולא רק בצווים. חוק הפיקוח הזה, מה שהיום אנחנו משתמשים בצווים, מונים, אבל אנחנו רוצים היום להעביר את זה לחוק. מדובר על מונים של מוניות והשכרת רכב. מכיוון שחוק הפיקוח מותנה בהכרזה על מצב חירום במדינה, וכחלק ממהלך הממשלתי הרוחבי לניתוק החקיקה מהזיקה להכרזות חירום, מוצע להעביר את ההסדרה לפקודת התעבורה. היא תכלול שני דברים מרכזיים ועוד משהו נוסף, שזה פיקוח. הדבר הראשון בהצעת החוק, מונים למוניות. מחירי הנסיעה במוניות מפוקחים במסגרת צו, והמונים הם כלי ליישום הפיקוח. המטרה היא להבטיח שהמונים יהיו מאושרים, תקינים ואמינים בכל עת בהתאם להוראות הצו. הדבר השני זה השכרת רכב. ההצעה מסדירה את תחום השכרת הרכב. מאחר ששימוש ברכב שמצוי בבעלותו של אחר הוא בעל השלכות תעבורתיות, נדרשת הבחנה בין השכרה לטווח קצר לבין חכירה,

שהיא לטווח ארוך, בשל פערי המידע והכוח בין הצדדים. הצעת החוק כוללת גם קביעת סמכויות פיקוח בפקודת התעבורה, הן לגבי תחומים אלו והן לגבי תחומים מוסדרים אחרים. הצעת החוק מבקשת לאשר את הסדרת התחומים האלה כדי להבטיח את הפיקוח והאכיפה הנדרשים. אני לא הלאיתי אתכם בהרחבה על הצעת החוק. הצעת החוק מונחת בחוברת הכחולה, והיא כוללת 15 דפים שבהם מוסברת ומפורטת לפרטים מטרת החוק. לפי עניות דעתנו, יש בו חשיבות גדולה מאוד, סוף כל סוף לחוקק את הדברים האלה לא בצווים אלא בהצעת חוק.

אני מבקש לאשר את הצעת החוק, ואודה על תמיכה.

תודה השר. אנחנו נעבור לדיון האישי. 25 דוברים נרשמו. אני נועל בזאת את הרשימה. מי שאיננו נוכח, כאילו ויתר על זכותו לדבר. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבוע שעבר נכנסו הדחפורים של מינהל מקרקעי ישראל ליישוב אום בטין בנגב. הרסו את ביתו של איהאב סאלם אבו כף, למרות שפנינו גם ללשכת ראש הממשלה וגם לרשות הבדואים על מנת לטפל בנושא הזה ולא להרוס את הבית. אבל הפקידים התעקשו על מנת לצאת בתמונת ניצחון, הריסת בית של אזרח. כל זה למרות הפניות שלנו וכל הניסיונות למנוע את ההריסה הזאת. הם לא רוצים לשמוע, לא נותנים פתרונות. הבן אדם הגיע לרשות הבדואים וגם למינהל מקרקעי ישראל על מנת לשלם, אבל לא רוצים. יש מישהו מלמעלה שמנווט, רוצה להרוס. זה מה שמעניין אותו, להרוס, להרוס את הבתים של האזרחים, של התושבים בנגב. הוא לא רק הורס את הבתים, הוא הורס את היחסים בין יהודים לערבים. שר בממשלה מתגאה בהריסות. לאן הגענו? למרות הפניות, גם של פורום ראשי הרשויות הבדואיות, אף אחד לא מוכן לשמוע, לא רוצים להקשיב לאנשים. גם בזמן מלחמה הורסים? איפה קיים דבר כזה? לוקחים קורת גג לאזרחים ומשאירים אותם תחת השמש, משפחות שלמות. זה קורה באום בטין, באבו קרינאת, באום מתנאן, בוואדי חליל, בבקיעה, באבו חייה, בכל מקום בנגב, וגם במשולש וגם בגליל. הוא הורס את הכול. לכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו מחר נקיים הפגנה בבאר שבע, ואני קורא לכל האזרחים. ההפגנה בבאר-שבע, אני קורא לכל האזרחים להגיע, להפגין, למחות נגד המדיניות המפלה של הממשלה הזאת. הגיע הזמן שראש הממשלה ייכנס בעובי הקורה ויתחיל לדאוג לאזרחים הבדואים בנגב. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:) תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לאדוני. חבר הכנסת נאור שירי. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח ולדבר היום על, בעיניי, מצעד צביעות מביש.

בשנים האחרונות, וביתר שאת בשנתיים האחרונות, התבטאויות פשוט מזעזעות של חברי קואליציה בנוגע לארצות הברית, ובמיוחד בנוגע לנשיא ביידן. אני לא ארד לרמה האישית. אספתי פה עכשיו כמה דוגמאות לזה שהשוו אותו לפרעה, השוו אותו לתומך BDS, אפילו הגדיל ראש ממשלת ישראל ואמר שלא ייתכן שארצות הברית מונעת חימושים מישראל. אנחנו כמובן זוכרים את הציוץ של ביידן loves חמאס, עם לב ואימוג'י. הגדיל לעשות חבר הכנסת ואטורי, שהוא גם סגן יושב-ראש הכנסת. במעמד הזה אני מרגיש מחויב לפנות אליך, אדוני היושב-ראש, ולומר לך ולבקש ממך לשקול את כהונתו של חבר הכנסת ואטורי, נוכח האירועים האחרונים, בעיניי לא רק האחרונים, אבל האירועים האחרונים, של פריצה לבסיס צה"ל, משחק בנשק בניגוד לחוק ובאופן כללי ביזוי כל מעמדה של הכנסת. זה ככה בסוגריים קטנים. אבל הוא ציין שאנחנו נילחם עם נשק סובייטי, שבגלל אובמה חיילי צה"ל נהרגו, שהממשל האמריקאי מוסת,

האמרה הכוללנית שאומרת: אנחנו לא נהיה עוד כוכב בדגל של ארצות הברית, זה מעין איזו כותרת טובה. למה אני אומר "מצעד צביעות"?

זו פשוט שערורייה שמדברים ככה אל אחת הידידות, אם לא הידידה הכי גדולה שלנו, שבזכותה אנחנו, בעיניי, מעצמה אזורית, לפחות עד לאחרונה. חבריי חברי הכנסת,

עסקת נשק עצומה,

שמחזקת אותנו ונותנת לנו את היכולת לפעול ברצועה ולפעול אל מול כל הזירות שאנחנו נמצאים בהן. לא רק זה, בשבועיים האחרונים תגברה ארצות הברית את הנוכחות שלה בים התיכון, בים האדום, בעשרות משחתות, נושאות מטוסים, צוללת גרעינית בעלת יכולת תקיפה, טייסות שהגיעו אפילו מאלסקה. כל הדברים האלו, עזבו את המטרייה המדינית ועצם זה שהיום ארצות הברית רוצה לעזור לנו בעסקת חטופים הרבה יותר ממה שהממשלה שלנו רוצה. אני שם גם את זה בצד. לא מילה אחת של תודה, חוץ משר הביטחון, שראיתי ציוץ שלו שמודה לאוסטין, מילה אחת של תודה, מכל הממשלה, ועברתי, ואני מוכן לתקן אם טעיתי, מכל ממשלת ישראל. אפס תודה.

להשחיר אנחנו יודעים על ימין ועל שמאל. פעם אחת יש לכם הזדמנות לומר, משפט אחרון, אדוני היושב-ראש, פשוט תודה. מה הבעיה? למה אנחנו כאלה כפויי טובה? למה אנחנו לא יודעים להודות לידידים שלנו? תודה,

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר, אדוני היושב-ראש,

על הורדת דירוג האשראי. אתמול בלילה סוכנות הדירוג פיץ' הצטרפה למודי'ס ול-S&P, וגם היא, לראשונה בהיסטוריה, הורידה את דירוג האשראי של מדינת ישראל. מדינת ישראל צורפה לדירוג האשראי העולמי בשנת 1988. מאז אנחנו חווינו לא מעט אירועים מורכבים: אינתיפאדות, מלחמות, תקופות אי-יציבות פוליטית ואפילו מגפה עולמית. דירוג האשראי של מדינת ישראל מעולם לא ירד, עד שהגיעה ממשלת נתניהו-סמוטריץ'. אזרחי ישראל חייבים לדעת: בכל הקשור לדירוג האשראי, נתניהו וסמוטריץ' משקרים לכם ומוכרים לכם לוקשים. הורדת דירוג האשראי היא כישלון מחפיר שאי-אפשר להפיל אותו על המלחמה בלבד.

כי עוד לפני המלחמה, בחודש יולי 2023, כתוצאה מניסיון ההפיכה המשפטית המטורללת של הממשלה הזאת, במודי'ס הוציאו דוח מיוחד וחריף מאוד, הזהירו והורידו את תחזית הדירוג. הממשלה התעלמה וגיחכה. היום כבר שלוש סוכנויות הורידו את דירוג האשראי שלנו.

בשנים הקרובות מדינת ישראל הולכת לשלם עשרות מיליארדי שקלים יותר על החזרי חובות, על חשבון הדברים האחרים, כמובן: ייבנו פחות כיתות לימוד, ישולמו פחות קצבאות לנזקקים, התורים לרופאים מומחים יתארכו, יקודמו פחות פרויקטים בתחום התשתיות ועוד. נתניהו וסמוטריץ' אומרים לכם כי ברגע שננצח, כן, הניצחון המוחלט הזה, עם תופי הטם- טם, דירוג האשראי מייד יעלה. גם זה שקר גס, זריית חול בעייני הציבור. אחרי שהמלחמה הזאת תסתיים בניצחון שלנו, ואחרי שתהיה כאן ממשלה אחרת, עם ראש הממשלה מתפקד ושר האוצר שאפשר לדבר איתו, ייקח לסוכנויות לפחות שנתיים, אם לא יותר, להתחיל לבחון בזהירות את שינוי המגמה בדירוג שלנו. עד אז, אזרחי מדינת ישראל ימשיכו לשלם את מחיר ההפקרות הנוכחית.

חברת הכנסת יסמין פרידמן.

גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, יש לי שלוש דקות, והתלבטתי היום במה להתמקד קודם, על מה לדבר קודם, כי אני באמת באמת לא מצליחה לישון בלילות. אין לי טיפה של שלוות נפש, אפילו לחמש דקות ביום. ואני, מה לעשות, חייבת לפתוח בשר לביטחון לאומי, כי סיפורי האימה שמגיעים ממנו הם פשוט, אי-אפשר בכלל לתאר. יש לי תחושה שמגיעים לכאן נבחרי ציבור שמייצגים פלח באוכלוסייה. אבל ברגע שהם מגיעים לכנסת והופכים להיות שרים, עליהם לזכור ששרים צריכים לייצג את כל המורכבות של האוכלוסייה של מדינת ישראל. בתור שר אתה לא יכול להמשיך ולייצג פלח כזה קטן. נדמה שיש פה שר שעושה הכול, אבל הכול, כדי להבעיר אש, ורק כדי להצדיק את המעשים חסרי האחריות שלו, כמו חלוקת נשקים לכל דורש בלי שום קריטריון מינימלי. אז אתמול הוא לקח חבורה של ילדים ונערים ועלה איתם להר הבית. אין לנו מספיק צרות במזרח התיכון, אז בוא ננסה להבעיר את האש עוד יותר. לא רק שהם עלו להר הבית. התפללו בצורה מכובדת, לא.

צילמו סרטונים מתריסים והפיצו בכל פלטפורמה אפשרית, כדי אולי להתסיס. אם זה לא יעבוד לו, אז הוא אמר: אני ארד לנגב, בתקופה הכי מורכבת בנגב, כשאנחנו על כרעי תרנגולת, כשמערכת יחסים בנגב היא מורכבת, היא קשה, ואני אהרוס כמה בתים. אני לא בעד בנייה לא חוקית, אבל אין קשר. צריך לדעת מתי לעשות את זה ואיך לעשות את זה. הוא חושב שלתושבי באר שבע, אופקים, נתיבות,

אכפת שהוא הלך והרס כמה מבנים לא חוקיים? את מי זה מעניין כרגע, בטח אחרי 7 באוקטובר, עם שותפות הגורל, הערבות ההדדית שהתגלתה? זה מה שמעניין עכשיו את השר לביטחון לאומי? אני ונאור היינו השבוע בלוד, ואנחנו לא רוצים לתאר לכם מה קורה שם ואיך זה נראה. אני לא מדברת על רמה בסיסית של להאיר פיזית רחובות חשוכים שאי-אפשר להלך בהם, חושך, אני מדברת על דברים בסיסיים שלא קורים שם. ולדעתי, יום אחרי שהיינו שם היה שם רצח, או באותו היום. אז לפני שאתה רץ ומנסה להצית אש, גם בנגב, שבינתיים שומר על שקט, תטפל בדברים שלשמם נבחרת.

תודה לגברתי. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה, במעבר ישיר, מה שנקרא. עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש וחבריי חברי הכנסת, בן גביר עולה להר הבית בשם המשילות, מספר סיפורי מעשיות כמו תמיד. הוא עולה רק בשביל הכאוס, רוצה לייצר מלחמה, מלחמת דת. זה משרת אותו.

אדוני היושב-ראש, אתה היית שר לביטחון הפנים, אדוני שר החקלאות, ישבתי אצלך בדיונים על הר הבית,

ישבתי אצלך בדיונים על הר הבית, כשר. ובדיונים האלה הם מייצרים איזשהו מצב כאילו הגיע בן גביר, עולים להר הבית. עלו יהודים להר הבית גם בתקופת השר אוחנה, גם בתקופת השר דיכטר. מה שלא היה בתקופה הזאת זה אצבע בעין לעולם המוסלמי.

כי זה לא אירוע של מפלגה פוליטית, זה אירוע של מדינה. והר הבית איננו סיפור מיקרו, הוא סיפור מקרו לנו, כיהודים, כל אזור המתחם, אבל לכל העולם המוסלמי. ומה עושה בן גביר? עולה ומכניס את האצבע בעין בשם המשילות. חבריי חברי הממשלה, יושב-ראש הכנסת, היכן אתם? מדוע קולכם לא נשמע? להגיד: אצלנו לא יהיה שר פוחז, פורע חוק. אני אומר בכאב, אני לא מנקה את מפקדי המשטרה. המדיניות שנקבעת בהר הבית היא מדיניות שנקבעת לא פעם ולא פעמיים אצל ראש הממשלה. זה לא שאני אומר את זה היום כחבר אופוזיציה. ראש הממשלה בעצמו הוציא הודעה שזו לא המדיניות שלו והוא לא ישנה אותה, אבל בפועל, בן גביר הוא פורע חוק. אין מילה אחרת. יש היום אדם, וצריך להגיד את זה, שהוכיח שהוא לא מסוגל, הוא מסוכן לביטחון הלאומי של מדינת ישראל. וכל זה, באיזו תקופה? בתקופה שבה אנחנו נמצאים במערכה רב-זירתית. היא נמצאת המערכה הזאת, ולא רק שהוא עולה ומנאץ ומשקר ומחרב, הוא גם שם אצבע בעין ואומר שם, על הר הבית, לא לנסוע לדוחה, הוא גם מסכל את העניין הזה. מה עושה ראש הממשלה?

הוא מוציא הודעה. מה שראש הממשלה צריך לעשות באירוע כזה, כי זה ביטחון מדינת ישראל, והוא ראש ממשלה גם שלי, הוא לקרוא לשר לביטחון לאומי, או לעשות אחרת, כמו שבן גביר עושה: להוציא ציוץ בטוויטר שהוא מפסיק להיות שר לביטחון לאומי. יש אנשים ראויים ממנו לעשות את העניין הזה בתקופה הזאת. לא הכול פוליטי. אבל אצל ראש הממשלה הזה הכול פוליטי, וזה יעלה לנו בדם, אם לא היום אז מחר ואם לא מחר אז מוחרתיים. לא מספיק דם נשפך בשנה וחצי האחרונות? עצרו אותו אתם. עצרו אותו אתה, אדוני יושב-ראש הכנסת אוחנה,

השר דיכטר. אתם יודעים על מה אני מדבר.

אני בשלב זה נאלץ לעצור אותך. תודה, אדוני. חברת הכנסת דבי ביטון. - - - לפי הסדר שרשום אצלי. אתן החלפתן?

פנייה פתוחה לאחיי ואחיותיי הדתיים הלאומיים: כירושלמית תמיד הכרתי והערכתי מאוד את הזרם הסרוג. ירושלים זה מקום שיש בו את כל הזרמים, מקום מיוחד כזה. ציבור שמחובר אל היהדות וההלכה במסירות נפש ובאדיקות שלא נופלות גם מזו של אחרוני החרדים, ובמקביל, ציבור עם חיבור חזק מאוד אל מדינת ישראל, אל המפעל הציוני, במסירות נפש וגם בממלכתיות מדהימה. גם תורה וגם עבודה, גם מסורת וגם ציונות. סינתזה. גשר. ציבור משרת וערכי שנהנה מכל העולמות וגם מצטיין בהם, ממש. אבל לפעמים הגמל לא רואה את דבשתו, ולכן אני חייבת לשאול מעל במה זו: תגידו, מה קרה? מתי התמיכה בהשתמטות של החרדים הפכה ללגיטימית? מתי הלהט הלאומני ניצח את הלהט הציוני? מתי האלימות של נוער הגבעות לקחה את הבכורה מהמתינות של בנות ובני עקיבא? מתי זה קרה? ומתי בדיוק משנתו של הרב כהנא הפכה לדומיננטית יותר ממשנותיהם המתונות של הרב נריה או של הרב עמיטל, זיכרונם לברכה? איך הבריונות הזו של בן גביר, שאנחנו שומעים עליה יום-יום, החליפה את שיקול הדעת של אנשים כמו זבולון המר? במקום שבו ישב חנן פורת עומד עכשיו צבי סוכות, את שרה אליאש החליפה לימור סון הר מלך. חבריי בציונות הדתית, ככה נראית הגאולה? אני חוששת שהמגזר הסרוג, שתמיד הסתכלתי עליו בהערכה גדולה, שלא לומר הערצה, נמצא על סף תהום, תהום ערכית, ומתכונן לקחת צעד גדול קדימה. רק לפני חמש שנים היה פה הרב רפי פרץ, שעמד מול המגזר וניסה לשכנע שאין סיבה שההמון ייטוש את המפלגה רק בגלל שצירפו את בן גביר ועוצמה יהודית, שכן מדובר, הוא הסביר, רק בבלוק טכני. מאז הגולם קם על יוצרו. עדת הפירומנים וחובבי גוג ומגוג פרמה, פשוט פרמה את הכיפה הסרוגה. האם אפשר להפריד בין השפל שאליו הגיעה הציונות הדתית ובין השפל אליו מידרדרת המדינה? תתעוררו. תתנערו. יש לנו מדינה להציל, ואנחנו חייבים אתכם.

תודה רבה. חברת הכנסת דבי ביטון,

בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, אמש סיימנו את צום תשעה באב. באופן אישי, הוריי חינכו אותי שביום הזה לא עושים דבר אלא מתכנסים, עושים חשבון נפש. זה צום ומחשבות על חורבן בית שלדאבוני הגיע דווקא מהכאוס בתוך העם. והאמת היא שישבתי וחשבתי מה אנחנו לא עושים נכון, איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו, בינינו, אחים ואחיות לכאורה, מדברים לא יפה אחד לשני, תוקפים, מעבירים ביקורת. אני זוכרת את היום הנורא הזה, שלא אשכח כנראה כל ימי חיי, 7 באוקטובר. אחרי כמה ימים הקמנו חמ"ל בכנסת ישראל והתאגדנו, אופוזיציה, קואליציה, ולא שמענו פוליטיקה. קמנו בכל בוקר, העברנו ציוד, פגשנו מפונים, כמובן שהתייחסנו למשפחות החטופים. עשרה חודשים אחרי כאילו כולם לא קרה. אנחנו רואים איך משחיתים שלטים של משפחת ביבס עד הניצחון המוחלט. אני רוצה לומר לאדוני: כל כך מביך. אנחנו כבר שבועיים יושבים דרוכים מתי מישהו יבוא לתת לנו כאפה, ממש כמו ילד מוכה. חיזבאללה מאיימים, איראן מאיימת, ואנחנו? יושבים על המדוכה. אני רוצה להזכיר: לפחות אנשי העוטף, ועכשיו גם הצפון, אחרי 7 באוקטובר, שהיה השיא של הפחדים והנורא מכול שקרה, חיים עכשיו במין תחושה של חרדה. אני פוגשת הורים שאומרים לי: תקשיבי, הילד לא מוכן לצאת מהממ"ד. כל הזמן הוא אומר: אימא, עוד שעה יזרקו עלינו משהו,

עוד מעט יהרגו אותנו. אני מנסה לחשוב, תגידו, השתגענו? מדינת ישראל, הצבא הכי חזק. אני לא יודעת מה קרה ב-7 באוקטובר, אני גם לא אמורה לתת את התשובות האלה, אשמח לקבל אותן. אבל הצבא, עם המודיעין, תראו איזה דברים נפלאים עשינו רק לאחרונה. אנחנו צריכים לשבת ולחכות? אין שינוי בהוראות, נכון, אין שינוי, אבל מי אמר שלקחת מתוך האזרחים את הבהלה הזו, את חוסר הרצון לצאת, אם זה לתרבות, אם זה למגרשי משחקים, כל הורה לילה-לילה דרוך אם יש איזו הודעה. מסכי הטלוויזיה לא כבים, כי אנחנו לא יודעים מתי זה יגיע. אני קוראת מכאן לראש הממשלה: בבקשה, מחר יש את הוועידה החשובה על החטופים והחטופות שלנו. בבקשה, בבקשה, שתצא משם בשורה שהם שבים הביתה. זה הדבר שאנחנו הכי זקוקים לו עכשיו. תודה רבה, אדוני. תודה לגברתי. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני. שלשום הסתיימה לה האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים, אירוע הספורט הגדול ביותר בתבל, עם 10,800 ספורטאים. היה לי הכבוד להיות חלק מהזמן במשחקים האולימפיים. אני רוצה לומר לכם שהגאווה להיות ישראלי בשבועיים האלה, לא הייתי כל התקופה, אבל בזמן שהייתי, הייתה פשוט יוצאת מגדר הרגיל. הלב מתפוצץ. הלב פשוט מתרחב לראות את הספורטאים והספורטאיות שלנו. וכשהקבוצה שלנו של ההתעמלות האומנותית זכתה במדליית כסף, מה שהיה שם באולם, כמות הדגלים של מדינת ישראל, כמות האוהדים והאהבה שקיבלנו, בשונה ממה שאנחנו רואים בעולם הייתה באמת יוצאת מגדר הרגיל. אז מהבית הזה, אני בטוח שכל חבר כנסת, וגם אדוני היושב-ראש, שולחים את אהבתנו הגדולה לספורטאים והספורטאיות שלנו, לוועד האולימפי, למאמנים והמאמנות, על משחקים אולימפיים מדהימים, שנתנו כל כך הרבה כבוד וכל כך הרבה גאווה למדינת ישראל. שבע מדליות במשחקים האולימפיים זה באמת דבר היסטורי. מדינות רבות לא מצליחות להגיע לזה. ומפה, בדקה הקרובה אני רוצה לדבר על המשלחת הבאה שיוצאת, שהיא לא פחות חשובה ולדעתי אפילו יותר חשובה: המשלחת הפאראלימפית, משלחת של ספורטאים נכים שיוצאים לייצג את מדינת ישראל. ביום שני הקרוב, אדוני היושב-ראש,

כמובן באישורך ובדחיפה של המשרד שלך, אנחנו עושים אירוע לכבוד פצועי צה"ל ולכבוד המשלחת הפאראלימפית, ויתקיים משחק כדורגל בין חברי כנסת מהמשכן מול נבחרת ישראל קטועי הגפיים, שזכינו לראותם גם בכנסת. כל תקשורת הספורט תהיה שם, יושבי-ראש האיגודים, כולל יושב-ראש התאחדות הכדורגל, והרבה מאוד חברי כנסת שמגיעים כדי לייצג את הכנסת ולהראות לכל פצועי צה"ל שיש יום שאחרי, שאפשר באמת לצאת מהחשיכה הזאת ומהקושי הזה,

וגם לעשות ספורט וגם להיות חלק מקבוצת כדורגל. ומה שזה עושה לחברה האלה, לפצועים האלה, במגרש הכדורגל, הוא דבר מדהים. הלוואי שגם אתה תוכל להגיע. גם תהיה תקשורת שתבוא לסקר האירוע הזה. אני רוצה להודות לכל חבר הכנסת וחברת הכנסת שיהיו חלק מהאירוע החשוב הזה למען פצועי צה"ל של מדינת ישראל. תודה תודה לחבר הכנסת דוידסון, וכעת חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, תחקיר עיתון הארץ חשף פרקטיקה מפלצתית שפשטה בקרב כוחות הצבא ברצועת עזה, בידיעת דרגי הפיקוד הבכירים, כולל הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום: שימוש באזרחים פלסטינים כמה שמכונה מגינים אנושיים לטיהור וסריקת מבנים ומנהרות. למען ההגינות אזכיר שהתיעוד הראשון של שימוש בפלסטינים כמגן אנושי, בניגוד כמובן לדין הבין-לאומי, לפסיקת בג"ץ ולמוסר האנושי הבסיסי, פורסם על ידי הערוץ האסור אל-ג'זירה. הציבור הישראלי לא ידע, כי הממשלה מסתירה ממנו את האמת. בתחקיר הארץ מובאת גם עדות מצד חייל ישראלי המתאר כיצד הובאו ליחידתו שני פלסטינים, אחד קטין בן 16, תשתמשו בהם, הם עזתים, תשתמשו בהם כמגינים אנושיים, עדיף שהם יתפוצצו, אמר אחד המפקדים. זהו פשע מלחמה ברור, מפלצתי, הפיכת בני אדם חפים מכל פשע, בחסות כוח הכפייה של הנשק, לא רק לכלי עזר בשירות המלחמה על אדמתו וביתו, אלא לשכפ"ץ, לשריון בעבור הכובש. השפה במקרה הזה חושפת אף היא את עומק האפלה: "נוהל יתוש", כך מתייחסים לאותם קורבנות עזתיים; לא רק שאינם בני אדם, הם אפילו לא בדיוק בעלי חיים, הם יתושים, חרקים - - למה אתה אומר את זה? - - שאפשר למעוך ולמחוק כרמש טורדני.

לקחת פלסטינים חפים מפשע ולהשתמש בהם כמגן אנושי, כי חייהם שווים כחייו של יתוש, זו פרקטיקה המעידה על דה-הומניזציה בואך השמדת עם. ממשלת הזוועות היא שמעודדת זאת באמצעות הסתה גזענית וליבוי שנאה שיטתיים. לא פלא שהתעללות ועינויים, אינוס ולינצ'ים הפכו נורמליים, שלא נאמר פופולריים, בחברה. אתה מדבר על 7 באוקטובר?

מה זה מה זה קשור?

זה מצדיק? פשע אחד מצדיק פשע אחר? עופר, עברת את כל הקווים האדומים. על מה אתה מדבר? פשע אחד מצדיק פשע אחר? את כל הקווים האדומים אתה עובר. אלוהים ישמור, אפילו - - מי שעובר את הקווים האדומים זה אלה שאתם מצדיקים. - - בפרלמנטים הכי נוראים - - מי שאונס הוא עובר קו אדום. אתה לא מתבייש?

אתה רוצה לקרוא לעצמך באלטרנטיבה? כל צה"ל עושה את

יש גבול למה שאתם מצדיקים.

טוב, חברי הכנסת, רשות הדיבור - - לא פלא שהגדשתם את הסאה.

חבר הכנסת מאיר כהן.

תבקרו, תדברו, אבל אל תסיתו. איפה ההסתה פה? אתה מסית. איפה ההסתה פה? אתם מסיתים, כן.

הוא לא אמר - - - אנחנו מתייחסים אליו כאל יתוש? תגידו לי אתה. מי דיבר עליך? מה זה משנה? אתה אומר מדינת

בנוסף, ביקשו שנשים מעל גיל תשע, תשע, אסור להן לרכוב על אופניים חשמליים או על קורקינט. אסור להן באיסור, כי אחרת שוב אנחנו מביאים כאן לחורבן הבית, בגלל שנשים רוכבות על אופניים חשמליים. זה פשוט מטורף, והמדינה שותקת. הארץ לא רועדת כשאוסרים על נשים לדבר בקול רם במרחב הציבורי ואוסרים עליהן לרכוב על אופניים במרחב הציבורי. עד איפה הגענו? זאת אומרת, זה בלתי נתפס. וזה התחבר לכתבה נוספת שראיתי בטלוויזיה, כמובן, שהשר לביטחון לאומי ממש מתנהג כפירומן, מתכוון להדליק את המזרח התיכון בזה שהוא עולה להר הבית. הר הבית, על פי חלק נכבד מהמפלגות החרדיות, יש איסור הלכה לעלות להר הבית כל עוד בית המקדש לא נבנה, והוא מצפצף לא רק על הסטטוס קוו שקיים כבר עשרות שנים בהר הבית, הוא גם מצפצף על השותפות הקואליציוניות שלו, מצפצף על ראש הממשלה, לא מכבד את ראש הממשלה. הוא מנסה להדליק כל זירה אפשרית על מנת לבדוק מה גבול הסובלנות או מה גבול החולשה של ראש הממשלה שלנו. אלו היו שתי אנקדוטות מאתמול בטלוויזיה, ושוב נרדמתי לא טוב וחלמתי חלומות טרופים על המציאות שהחברה שלנו נמצאת בה. תודה, גברתי. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, עד שלוש דקות לרשותך.

בערבית יש פתגם שאומר: (אומרת בערבית:) - - - הינה, השר מסתכל ויודע בדיוק למה הכוונה. (אומרת בערבית:) לא משנה מה יהיה, שר שגדל כעבריין, כנראה גם יגמור את כל החיים שלו כעבריין, שר שבתחילת דרכו מעריץ ושותף לרוצח נתעב כמו ברוך גולדשטיין, אין תקווה ממנו למשהו אחר, שר שמתגנב בכל פעם למסג'ד אל-אקצא בליווי מאות שוטרים, תמיד יישאר פחדן ומפוחד. אל-אקצא, (אומרת בערבית:) ומה שלא יעשה העבריין הזה לא יעזור לאף אחד חוץ מלגרום נזק למדינה הזאת, ויבעיר את כל האזור. אני חושבת שאי-אפשר יותר לשחק במשחק הזה. ראש הממשלה מוציא הודעה ואומר שהסטטוס קוו, מה שהיה,

ואין שום שינוי. אחת משתיים ואין יותר אופציה שלישית: או שהשר באמת קובע, ואז צריך פשוט להחליף את השם על הדלת בלשכת ראש הממשלה, או שזה משחק מתואם. אין משהו אחר. אין משהו אחר. חברת הכנסת אימאן, השר בן גביר לא נכנס לאל-אקצא. אתה יודע שהשר נכנס לאל-אקצא, ועל זה לא נתווכח. אני לא רוצה לקחת את הזמן לדבר הזה.

אני רוצה להגיד שהשר הזה, שעיקר עבודתו זה לשמור על ביטחון האזרחים, אני רוצה לשאול את כולם מה הוא עשה עם האנשים שניסו לעשות לינץ' במשפחה שלמה. ואני אדבר יותר על המשפחה הזאת. ילדה בת שלוש בפוסט-טראומה, לא יכולה לדבר, כל הזמן בוכה. במה חטאו נשים שתעו בדרך ונכנסו בטעות למקום מסוים? הראו להם הכול, שהן אזרחיות עם תעודת זהות כחולה, אמרו: טעינו, אנחנו הולכות לטיפול. זרקו להן הכול. ברחו מהרכב, אמרו: נמות מקליע, עדיף לנו מאשר להישרף בתוך הרכב. מה עשו בשביל זה עד עכשיו? מה עשו? מה עשה השר הכושל?

חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת בועז טופורובסקי,

אינה נוכחת. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. לאחר מכן סגן השרה יסכם, ככל שיהיה מעוניין בכך, ונעבור להצבעה.

תודה רבה. בוקר טוב. תודה, אדוני היושב-ראש. אני תמיד פותחת באדוני היושב בראש, אבל עכשיו אני יכולה להגיד אדוני היושב-ראש, כי אתה כאן, וכמובן, כנסת נכבדה. כמו תמיד, אני אוהבת להזכיר דברים שקרו היום לפני שנה,

אז היום לפני שנה פחות יום, נהיה מדויקים, כתב ראש הממשלה נתניהו את הפוסט הזחוח הבא,

הפוסט הוא על ההחלטה של פיץ' להותיר את דירוג האשראי על כנו. מה אומר נתניהו כשפיץ' החליטו להשאיר את דירוג האשראי?

מחזק את מה שאני תמיד אומר - - - יש לנו לא רק כלכלה חזקה אלא גם צבא חזק"; "מי שמשקיע בישראל מרוויח". אתמול הודיעה פיץ' שהיא מורידה את דירוג האשראי, זאת אומרת, כל מה שהוא אמר, הכול שקר. לא מפתיע. מה מדהים כאן? שכשפיץ' הורידה את דירוג האשראי, הוא לא כותב, הוא לא מדבר,

בכלל, איפה הוא? איפה ראש הממשלה? למה הוא לא עושה יותר מסיבות, מדבר? למה הוא שולח רק את דניאל הגרי, המרגיע הלאומי? טוב שהוא לא אמר לנו לשתות כוס מים כמו נחמן שי. לאן נעלם ראש הממשלה כשמדינת ישראל נמצאת בפניקה? לפני יומיים ביקרתי במושב עלמה בצפון. ילדים בגן עירייה נמצאים בתוך מקלט של מטר על מטר, בלי שירותים שמתאימים להם, בלי מטבח. זה לא מעניין אף אחד. לא מעניין. משפחות החטופים שנמצאות פה מחכות בקוצר רוח לבשורה על עסקה. אין נתניהו. איפה נעלם ראש הממשלה? אני לא יודעת. מה שבטוח, שלפני שנה בדיוק הוא יכול היה להגיד על דירוג האשראי. כשדירוג האשראי יורד, הוא מתעלם. זה לא מעניין אותו. הבעיה העיקרית היא שמי שאמור לתת בשורה לאזרחי ישראל זה שר האוצר וראש הממשלה, אבל הם לא קיימים. הם פשוט לא נמצאים. במקום זה אנחנו שומעים את סמוטריץ' צועק כמו ילד מתוסכל על פקידי האוצר. ולדי, אני שמחה שזה גורם לך לחייך. אני רוצה להקריא לך את שלל הביטויים של סמוטריץ' לאוצר, וזה מדהים: טיפש, שקרן, רף אינטליגנציה נמוך, מתקשה לקרוא בלי ניקוד, לא ברמה של ילד בן 12 או של מלצר. מה עשו לך המלצרים?

ככה קורא שר האוצר המתוסכל, שהוא ילד קטן, לאנשי האוצר ולאסי מסינג. הוא אמר לו, לאסי מסינג, היועץ המשפטי, שאל אם הוא יודע מה זה תל"ג,

מה עוד הוא שאל אותו? אתה יודע מה זה תל"ג?

אתה יודע משהו במקרו? זה מקרו-כלכלה, מקרו-כלכלה.

שר אוצר כושל, הכושל ביותר אי פעם,

יש לי ניסיון עם שר אוצר. לא מסוגל לעמוד ולהגיד: אני אעשה הכול כדי לעזור לכלכלה הישראלית. במקום זה, כמו תינוק צועק על אנשי האוצר.

תודה, גברתי. האם סגן השרה מעוניין לסכם? אני לא רואה את סגן השרה. הוא נוכח פה? לא. אם כך, נעבור להצבעה. חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 136), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. הצבעה כעת. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 136), התשפ"ד 2024, לא נתקבלה. 20 בעד, 21 נגד. הצעת החוק לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצעה הבאה, לנושא הבא שעל סדר-היום. - - - אל תבנו עלינו - - - - - - חברות וחברי הכנסת. חברת הכנסת בן ארי, תודה. הנושא הבא, הצעת חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס' 12), התשפ"ד 2024, לקריאה הראשונה. אני מתכבד להזמין את השר דיכטר להציג את הצבעת החוק. בבקשה, אדוני. - - - מדור מחשב, אגב, זה לא משנה את התוצאה, אבל מדור מחשב, לבדוק את העמדה של חבר הכנסת סולומון, אם יש שם תקלה. אין שם תקלה, הוא לא היה. רגע. אני שומע מסגנית המזכיר שיש ספק לגבי התוצאה. - - - רבותיי, הנושא ייבדק. כל קול שהצביע ייספר ואנחנו נודיע את ההחלטה. הודעתי כרגע את מה שהודעתי. אם יש תקלה במה שהודעתי, זה יתוקן. בבקשה, תבדקו את זה. כן, השר דיכטר, בבקשה.

השר דיכטר, עד עשר דקות לרשותך. מזכירות, נא להעביר נושא. תודה לשר דיכטר על הערנות. חברות וחברי הכנסת, יותר שקט במליאה.

תעזרו לנו, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי

הצעת החוק לתיקון חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשפ"ד 2024, של משרד המשפטים, נועדה לשפר את האפשרות של בתי המשפט בישראל לסייע במימוש צווי חילוט זרים בהתאם למחויבותה הבין-לאומית של ישראל. חוק עזרה משפטית בין מדינות מאפשר לפנות לבתי המשפט בישראל בבקשה לאכוף צו חילוט שניתן במדינה זרה במסגרת הליך שיפוטי באותה מדינה, לגבי רכוש הנמצא בישראל, לבקשת המדינה הזרה.

מאפשר החוק מתן סעד זמני במטרה להבטיח את האפשרות העתידית לחילוט הרכוש הנמצא בישראל. מטרתה המרכזית של הצעת החוק היא להרחיב את סוגי הרכוש שאותו ניתן לחלט לבקשת המדינה הזרה, וזאת בהתאם למחויבותה הבין-לאומית של ישראל ובהתאם למקובל בעולם בנושא זה. חברות הכנסת, קצת יותר שקט, סדרנים, תעזרו לנו. על פי נוסח החוק כיום, הרכוש שביחס אליו ניתן להעניק עזרה משפטית למדינות זרות הוא רכוש בעין אשר יש לו קשר לעבירה עצמה.

על אף שחלק מהסדרי החילוט בהתאם לדין בישראל מאפשרים גם חילוט רכוש אחר, בשווי של הרכוש הקשור בעבירה. מדובר בכלי חשוב, למשל במצבים שבהם לא ניתן להגיע לרכוש הקשור בעבירה עצמה בשל פעולות שנעשו להברחתו או הלבנתו, אולם נוסח החוק הנוכחי אינו מאפשר לסייע למדינה זרה לממש צווי חילוט שהוצאו על ידם לגבי רכוש כזה הנמצא בישראל. פער זה צוין כבר בדוח הביקורת של ארגון FATF לגבי המצב המשפטי בישראל וצוין כליקוי שמדינת ישראל נדרשת לתקנו במסגרת המחויבות המשותפת להילחם בפשיעה כלכלית חוצת הגבולות. ביקורות נוספות בתחום זה צפויות גם בהמשך בישראל, או על ישראל. רבותיי, חברי הכנסת וגם יתר העובדים. - - - רבותיי, אם אין מנוס מלעשות את הבירור בצורה קולנית, אז רבותיי, מחוץ למליאה,

אדוני היושב-ראש, מוצע להרחיב את היקף הרכוש שלגביו יכולה להינתן עזרה משפטית למדינה אחרת בבקשה לסייע באכיפת צו חילוט זר, גם לרכוש בשווי הרכוש הקשור בעבירה, בהתאם להוראות הדין החלות בישראל בקשר לרכוש זה, וכן להשוות הוראות נוספות בהליכים אלה בהתאם לאיזונים ולהסדרים הקבועים לגבי הליכי חילוט בישראל. נוכח כל האמור, תומכת הממשלה בהצעת החוק ואני קורא לחבריי להצביע בעדה, תודה רבה. אני מודה לשר דיכטר, נעבור לדיון האישי. ראשונת הדוברות, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. אני נועל בזאת את הרשימה. מי שלא נוכח בזמן שאקרא בשמו, כאילו ויתר על זכות הדיבור. בבקשה גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. יושב-ראש נכבד, כנסת נכבדה, 313 יום עברו מאז אסון 7 באוקטובר. עשרה חודשים עברו, ואנחנו עדיין רואים את ההשפעה של האסון הנורא על שורדי המסיבות בדרום. אנחנו מדווחים על תסמיני פוסט-טראומה מחריפים וחריפים, קושי לחזור לשגרה, עלייה בהתמכרויות. אתם יודעים שאפילו היום, עשרה חודשים אחרי האסון, עדיין יש ניצולים שלא יצאו מהבית מאז אותו היום. ניצולי המסיבות מקבלים היום טיפול נפשי באמצעות נוהל חרדה. שם הם מקבלים עד 36 טיפולים ללא תלות בנכות וללא הגשה של תביעה לביטוח הלאומי. אני אקל עליכם ואחסוך לכם את המתמטיקה ואת חישוב מספר הטיפולים. נגמר להם, הם לא זכאים יותר, לא נשארו עוד טיפולים לשורדי המסיבות. משאבים נגמרים בסוף, וכן, כך גם ההקצאות של הטיפולים. אותם שורדים נדרשים להגיש בקשה לנכות ורק אם יוכרו כבעלי 19% או 20% נכות הם יוכלו להמשיך לקבל טיפול נפשי מהמדינה במסגרת סל שיקום. מהנתונים של הביטוח הלאומי, רק 17% משורדי המסיבות הגישו בקשה לנכות, ובכלל, האם אנחנו באמת רוצים שאוכלוסייה שלמה של צעירים יוגדרו כנכים? אני רוצה לשבח את ארגוני החברה האזרחית לב בטוח, מרכז אלה, נט"ל ועוד רבים נוספים שתורמים מכספם ומטפלים בהתנדבות בשורדי המסיבות. אבל אסור שהממשלה תחכה שעמותות ישימו פלסטר ויטפלו במי שזקוק לטיפול. אסור שהבית הזה, בית הנבחרים שלנו, יחכה לארגונים חברתיים שיסגרו כאן איזו פינה. חייבים להרחיב את סל המענים, חייבים לתכנן בצורה מחושבת איך אנחנו עוזרים לאותם שורדים, אנשים צעירים שיכולים לחזור לשוק העבודה, לשוק התעסוקה, ולהמשיך לחיות חיים מלאים. אנחנו חייבים לייצר אלטרנטיבה לאנשים שלנו, לאזרחים שהופקרו ועדיין מתמודדים עם משקעים איומים של אותו היום כל יום זה עשרה חודשים.

אעדכן את חברות וחברי הכנסת שלאחר הבירור, התוצאה שאמרתי היא התוצאה. הצעת החוק הוסרה מסדר-היום. זה היה 20 בעד, 21 נגד. בלי מחיאות כפיים. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת משה טור פז. בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

כשצמתי בתשעה באב, לא יכולתי שלא לחשוב על אותם 115 חטופים שנמצאים בעזה. כשהתקרב סוף הצום לא יכולתי שלא לחשוב שבעוד אנחנו סופרים את הדקות לסיום הצום, לסיום התענית, בשבילם זו המציאות היום-יומית כבר 313 ימים, ולכן אני רוצה לדבר דווקא בי' באב.

לפי המסורת היהודית בית המקדש המשיך להישרף, ואנחנו שומרים חלק ממנהגי התענית עד צוהרי היום, היום זה יוצא 12:44, לכן לא התגלחתי עדיין.

אני רוצה לדבר על חטופה אחת, כדי שנזכור שמי ששם אלה אנשים בשר ודם, שחובה עלינו להחזיר אותם ארצה, את החיים לשיקום, את הנרצחים לקבורה. ושוב, אני רוצה להביע את תודתי למפלגות החרדיות, לש"ס ויהדות התורה, לאריה דרעי ולמשה גפני ונציגיהם כאן, שמעלים בפני ראש הממשלה את עמדתם שהחזרת החטופים היא העדיפות הראשונה. אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים. תודה לכם. כרמל גת היא אישה אהובה בת 40. נחטפה ב-7 באוקטובר מקיבוץ בארי, ומאז היא מוחזקת בשבי חמאס. אחרי 50 ימים שבהם משפחתה לא ידעה אם היא בחיים, חזרו שני חטופים וסיפרו שכרמל חיה. היא הייתה איתם בשבי, היא העניקה להם כוח לשרוד את הקושי באמצעות ניהול יומן יומי ותרגול׳ יוגה ומדיטציה. העיסוק המשמעותי שכרמל תחזקה עבור שלושתם עזר להם לשמור על בריאות פיזית ונפשית בשבי. כרמל היא אישה טיפולית במהותה, מרפאה בעיסוק, מלאת חמלה, מלאת אהבה לחיים ולאנשים, חיה את החיים בדרך המיוחדת לה, מטיילת, לומדת ומטפלת. המחשבה העצמאית והחירות לחיות את החיים בדרכה הם המאפיינים החזקים ביותר שלה. לפני עשרה חודשים נלקח מכרמל החופש. החיים שלה בסכנה. היא בוחרת לשמור על החיים שלה ושל החטופים סביבה באמצעות כל מה שיש לה, הגוף והתודעה. החיים של כרמל, כמו של עוד 114

המשפחה, החברים, הקהילה היהודית, קהילת המרפאות והמרפאים בעיסוק, מחכים לה להאיר כל חדר שהיא נמצאת בו, לחיות את החיים על כל גווניהם, להעניק מהעוצמות שלה לאחרים, כפי שהיא עשתה כל חייה. יחד אני קורא להשיב לכרמל את החופש, לשמור על החיים שלה ושל חטופות וחטופים נוספים, שמחכים לחזור הביתה.

בכנסת ישראל, צריכים לזכור בכל רגע את חובתנו להחזיר אותם הביתה כמה שיותר מהר בעסקה שתחזיר את כולם. תודה רבה. תודה רבה. וכעת הדוברת הבאה, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי וחברות הכנסת, אדוני השר, בוקר טוב. בוקר לא טוב. בשעה שמצלמות ערוץ הכנסת מתעדות את דוכן הנואמים ואת כיסא היושב-ראש, שם ביציע עומדים מכוסי עיניים בני ובנות משפחות החטופים. ולמרות שעיניהם מכוסות בבד שחור, המבט שלהם אלינו נוקב. נוקב וחודר, מבט מאשים, כי אנחנו נכשלנו במשימה החשובה ביותר, והיא השבת החטופים והחטופות לבתיהם. אינני יודע מדוע משמר הכנסת קיבל את ההוראה לאפשר רק ל-15 בני ובנות משפחות להיכנס אל היציע. ממה אנחנו בדיוק מפחדים? מהמבט של עוד בני ובנות משפחה? מעל הבמה הזו אני מבקש מקצין הכנסת או מיושב-ראש הכנסת לאפשר לכל בני ובנות המשפחות שנמצאים כאן במשכן להיכנס אל היציע ולהפנות אלינו את מבט התוכחה שאנחנו ראויים לו. אדוני היושב-ראש, בערב תשעה באב, לפני יומיים, ביקרתי יחד עם יאיר גולן, יו"ר מפלגתי, בבארי ובכפר עזה. זה המקום שבו נבחרי הציבור היו צריכים לבקר בתשעה באב, לא על הר הבית. לא בהר הבית. היינו גם שם וגם - - - לא בהר הבית, אלא בבארי, אלא בכפר עזה, אלא בניר עוז. אלה המקומות שאליהם שרי הממשלה וחברי קואליציה היו צריכים ללכת ביום החורבן. כי החורבן הוא כאן, כי החורבן הוא בשכונת הדור הצעיר של כפר עזה, שממתינה עדיין לארבעה צעירים שישובו הביתה לצידו של קית' סיגל, החטוף החמישי של כפר עזה, שאחיו נמצא כאן ביציע, מכוסה עיניים, ומאחורי הבד השחור הדמעות זולגות. על הכיסא שלי מונחת תמונתה של דורון, אחת מחטופות הדור הצעיר בכפר עזה. בעוד רגע קט אזכיר את שמו של זיו ברמן, ומאוחר יותר גם אקרא אליו חטוף נוסף משכונות הדור הצעיר. זה החורבן שאיתו אנחנו מתמודדים, זה החורבן שעליו אנחנו צריכים לבכות, זהו עמק הבכא שממנו אנחנו צריכים לצאת. ובשעה שהשר לביטחון לאומי מנסה עוד לסבך את העניין ולזרוק עוד דלק אל חבית הרותחת באופן שיעכב עסקה - - תודה. - - אנחנו עומדים כאן ואומרים לכל מבעירי ושורפי האסמים: לא ננוח ולא נשקוט עד אשר 115 החטופים יחזרו לבתיהם.

תודה רבה. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. בבקשה. אני מבקש לשמור על שקט במליאה. ואם יש למישהו עניינים להידיין בהם, נא לצאת. חברת הכנסת קטי, זה מפריע.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק החברות (תיקון מס' 37),

שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. עוד אודיעכם כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת: מיכל שיר סגמן וחילי טרופר בנושא: הצורך במתן מענים רגשיים לילדי משרתי המילואים.

תודה רבה. חברי הכנסת, חברת הכנסת טלי גוטליב, זה מאוד מפריע. בואו נפסיק. אם יש משהו להידיין בו, בואו נצא בחוץ, בסדר? אני מבקש להמשיך בדיון האישי. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, מוותר; חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מוותר, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת סימון דוידסון, מוותר? בדיון האישי, אתה רוצה לדבר או אתה רוצה לוותר? מוותר, חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה, מוותרת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, מוותרת, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. - - - נוכח, סליחה. מוותר, נוכח ומוותר, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת דבי ביטון, מוותרת, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אני חושבת שעכשיו, אחרי שלוחמי כוח 100 הגיבורים שוחררו ממעצרם בהסכמת הפרקליטות והתביעה הצבאית, ברור לכולם המגה-פיגוע שעשתה הפצ"רית ללוחמי ישראל בעולם, ואני אדגים לכם. שאלו אותי: איך את ישר קופצת להגנת הלוחמים? הפצ"רית יודעת מה היא עושה. אז איך אני קופצת? אז בואו אני אבהיר לכם את הדבר הבא: לוחמי כוח 100, אמרתי לכם שאם אני צריכה לבחור ביניכם לבין הפצ"רית, אני אבחר בכם, אם אני צריכה לבחור ביניכם לבין הרמטכ"ל, אני אבחר בכם. ובואו אני אומר לכם את הדבר הבא: הפצ"רית שיחקה משחק כוח על גבכם, הלוחמים. כשהיא הבינה שכועסים עליה על מעצר הזוי של לוחמינו ושראש אכ"א אומר שהמעצר היה מיותר ושהעם כועס ומפגין לה ליד הבית, היא עשתה מעשה פלילי של הפרת אמונים. עבירת הפרת אמונים זה העושה מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור. מה שהפצ"רית עשתה בהדלפת הסרטונים יירשם לה וייזכר לה לדיראון עולם. שאלו אותי, הרי יולי הוציא אותי מהוועדה, איך אני מעיזה להטיח בה את הסרטונים.

לא יכולה להאשים אותה שהיא הציגה סרטונים - - - אז אני מבהירה לכם את הדבר הבא,

את לא יכולה לעשות דבר כזה, עם כל ההטרלות שלך. אני אומרת לכם את הדבר הבא: אני, בשונה מכל - - אין לך מושג.

- - הפחדנים פה ומכל החנפנים פה,

אתה צריך להשתיק אותם.

אני עוצר לך את הזמן. גם אתה, להאשים אלופה בצה"ל? אני מאשימה אותה, וזו זכותי.

אנחנו נאפשר לה לומר את דבריה.

אין לך מושג. אין לך מושג. מה זה?

חברת הכנסת טלי, אני עוצר את הזמן. כל מילה שגלנט אמר עלייך, הוא צודק. עצרתי לך את הזמן. תמתיני שנייה. תודה. חברים, אני מבקש לאפשר לה לסיים את דבריה. בין הלוחמים לבין ביבי, את בוחרת ביבי.

חברת הכנסת טלי גוטליב. בשונה מהפחדנים ומהחנפנים

אבל די כבר עם זה.

הדלפת הסרטון הזה, תעזור לי. חברים, חברים, חברים.

חברים, לאפשר לה לדבר. לאפשר לה לדבר. לאפשר לה להסית נגד - - - אתם לא תגידו לי מה להגיד. תאפשרו לה להסית. אני לא שותפה לפחדנות שלכם ולסתימת הפיות שלכם. את סותמת את - - - כוח 100, שיהיה לכם ברור - - את לא

- - - תוציא אותי - - - אז תצא.

לא אתן שיסתמו את הפה לחברי כנסת וינהלו לנו מה אנחנו אומרים. 22 שנה עורכת דין, זה מה שיש לך להגיד? בושה. חברת הכנסת דבי, את בקריאה שנייה. - - - בבקשה, שאני אוכל לדבר.

לא ייאמן שאתה עוד יושב ומקשיב.

יצאה עכשיו הודעה שהם קיבלו - - - חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, מוותר, חבר הכנסת אלון שוסטר, מוותר. - - - אני אתן לך. אם ביטלו - - - שנייה, אבל תני לי לסיים.

שלא שמעתי, קטי, את מפריעה לי, נו, תפסיקי, באמת.

גם אהוד ברק הסית - - - אבל את מבינה מה שאני אומר? אמרתי: שימו גבולות בין ביקורת לבין הסתה. אל

מתן כהנא,

אינה נוכחת. חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. שלום, טלי. אני חייבת להגיב לך. מבחינתי, טלי, את מנצלת את זה שיש עתיד מחבבים אותך ברמה האישית. אני אומרת לך שיש עתיד ברמה האישית מאוד מחבבים אותך, ומבחינתי נראה לי שאת מנצלת את זה.

1. בנוסף, אני לא מצליחה להבין: עלית לפה,

היום בפעם הראשונה. מול עינייך יושבות משפחות החטופים לא התייחסת אליהן במילה. במילה. אני בטוחה שכולכם עברתם וקיבלתם חולצות. אף אחד מכם לא טרח להניח, חס וחלילה, את החולצה על הכיסא.

תודה רבה. תודה. תפסיקי להשמיץ - - - אני מאוד מעריכה את זה.

שבי בשקט. אישה - - - כל היום היא משמיצה אותנו.

תתביישי לך. טוב, לי אין כוח להתייחס אלייך. עכשיו, טלי, אני רוצה לומר לך משהו. טלי, תקשיבי, לא יקרה לך כלום אם תקשיבי, אוקיי? - - - אני רוצה לומר לך משהו. את עולה לפה, את מעלילה עליה שהיא זאת - - - חברי הכנסת, אני מבקש. אני לא מצליחה לשמוע כלום.

אז חכי, אני אעצור לך את הזמן. אני מאשימה אותה, אני לא מעלילה עליה. מאשימה, אני מאשימה אותה.

לא מעלילה, אני מאשימה את הפצ"רית.

אני מבקש לאפשר לחברת הכנסת יסמין לאפשר את דבריה. יש פה בושה, לא מאפשרים לכל בני משפחות החטופים להיכנס ליציע.

רק 15. מאפשרים, מאפשרים.

על פי ההנחיות, עומדים בחוץ - - - חבר הכנסת גלעד קריב, דיברת, תודה רבה. אני מבקש לשמור על שקט במליאהץ אני איאלץ להוציא אנשים מכאן. בבקשה. טלי, את עולה לכאן ואת מעלילה על הפצ"רית - - אני מאשימה,

- - שהיא הפיצה את הסרטון. אני מאשימה. מאיפה את יודעת? על סמך מה את אומרת את זה? האם זאת לא הסתה? אני רוצה לספר לך עוד משהו שקורה.

צוות הקריאייטיב שנקרא "כוח הימין", שבתוכו יש שני כוכבים, אחד מהם באר שבעי שאני מכירה, לא כוכב גדול,

אני מכירה אותו שנים, "מבקשים חומר שחור בעברה או במשפחתה כדי להכין סרטון השחרה", אומר הכוכב. וזה נאמר על קצינה בצה"ל. לא אכפת לי. תגידו, נפלתם על הראש? אנחנו בזמן מלחמה, וכל מה שאתם עושים זה להסית נגד שר ביטחון שצריך לנהל מלחמה? איפה נשמע דבר כזה? יש לכם ביקורת, תשמרו אותה בפנים, אתם לא מסוגלים לנהל שום דבר בלי הדלפות, ואנחנו אמורים לסמוך עליכם שתנהלו מלחמה, שתדאגו לאזרחים? סליחה שחינכו אותי אחרת. אי-אפשר לתאר את הביזיון הזה בימים האלה. זה מה שהאזרחים צריכים לשמוע? עכשיו מישהו יכול לצאת פה להגנת משפחות החטופים ולהסביר למה מכניסים רק 15 אנשים ולא את כולם? מה אתם מפחדים שיקרה, שהאמת תתקוף אתכם מול העיניים? קומו, גשו ללשכת המנכ"ל, גשו ללשכת היושב-ראש, ותכניסו את משפחות החטופים למליאה. מה זה? תודה רבה. רק לפני שאני נותן לסגנית מזכיר הכנסת לתת הודעה, אני רק אומר שכרגע יש אזעקות בצפון, כלי טיס שנכנס. בואו נשמור על רוגע כאן, במליאה. הוויכוחים כאן לא תורמים בשום דבר לביטחון.

אז אפשר להאשים את כל העולם. בסדר, בסדר, די, די. עשרה חודשים הצפון בוער,

אבל ברגע נתון זה,

עשה, עשה לי טובה. בבקשה, הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 43), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת הבריאות.

חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. חברותיי וחבריי לכנסת, עליתי כאן כי ראיתי שראש האופוזיציה כאן איתנו, חבר הכנסת יאיר לפיד. אני חייב לומר לך שאתמול עשית דבר מדהים, פעם ראשונה יאיר לפיד תומך במדינת הלכה. בא חבר הכנסת יאיר לפיד, לפי הפרסום, לחבר הכנסת דרעי ואומר לו: בוא נחוקק חוק בכנסת לפי ההלכה. כרגיל אתה משקר. שמע, וזה על מה? זה באיזה נושא, חבר הכנסת לפיד? באיזה נושא? בנושא שבו מול מה שהגדרת "הלכה", ולמרות שבין זה לבין הלכה יש מרחק ואפשר להתווכח על זה בתוך ההלכה, אבל זה מול מה? מול חופש הפולחן, מול חופש התנועה. אומר יאיר לפיד: אני אחוקק פה חוק לפי ההלכה, קרי מדינת הלכה, למרות שכל שיח הזכויות שבשמו אתה מדבר השכם והערב, חופש הפולחן, חופש התנועה, את כל זה שמת בצד. אני עליתי כדי לומר לחבריי ביש עתיד: אני מציע לכם לשים לב להידרדרות הזאת של חבר הכנסת לפיד, של יו"ר האופוזיציה, כי זה מדרון חלקלק. עכשיו הוא מציע חוק לגבי עלייה להר הבית, אבל הוא נצמד לדוגמה הזאת של מדינת הלכה. מחר בבוקר הוא יבוא עם חבר הכנסת דרעי,

ויציע פה חוק שכל מי שמחלל שבת, כיוון שזה נגד ההלכה, יכול להיות שיאיר לפיד, עם חבר הכנסת דרעי, יציע חוק שכל מי שמחלל שבת, דינו כדין ההלכה.

זה דבר שלא שנוי במחלוקת,

זה לא כמו הר הבית. לכן אני מציע שתחשוב מחדש. אתה מדבר פה שנים בשם זכויות אדם, ופתאום אתה עושה איזה פליק-פלאק למדרון הכי אחורי שאתה נגדו. ויש משהו במעבר החד הזה שמלמד על מה באמת מעניין אותך. אני מציע שתעשה חשבון נפש בעניין.

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה, אדוני, לרשותך שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, אני לא בא לדבר על בן גביר, אם הוא עבר על ההלכה או לא עבר על ההלכה. אתה יודע מה? כלפי שמיא זה בסדר. שהוא יתחשבן עם השמיים. מה שאני מסתכל כאיסור כרת, הוא מסתכל כמשהו אחר.

עלה פה חברי ואמר שאם רוצים להביא חוק, זה יפגע בחופש הפולחן או לא יפגע בחופש הפולחן. אבל האמת, אני דורש מאיש ציבור, לפני הכול, אחריות ציבורית. אחריות ציבורית נמדדת בהסתכלות שלך על איך הציבור שלך מסתכל עליך, אחריות ציבורית נמדדת, ברגע שאתה עולה להר הבית, האם אתה שובר את הסטטוס קוו? אל תתגרה בגויים.

שמשחק אותה אדם אחראי, הוא אדם מופקר לחלוטין, אדם מופקר לחלוטין שלא אכפת לו מביטחון המדינה. אבל איפה האחריות הציבורית שלכם עכשיו, ינון? זה שרוצה להיות חבר בקבינט המצומצם, גם אם חשבנו אולי לתת לו איזה זמן שיהיה, על מה לתת לו? הבן אדם הזה,

מופקר לחלוטין, מפקיר את מדינת ישראל בעצם העלייה שלו, בעצם שבירת הסטטוס קוו.

מה הוא עשה? במקום לטפל לנו פה בכל מיני עליות להר הבית, שיטפל בפשיעה, שיטפל בחברה הערבית, במה שקורה שם בפשיעה של החברה הערבית. הבן אדם הזה הוא אדם לא אחראי. ומה אתם חושבים, כשהוא בא וזורק לכם: ביטחון,

אתם חושבים שהוא מבין בביטחון? הרי הוא לא נמצא בשום קבינט. וואי, וואי, וואי. אם הוא לא נמצא בשום קבינט, אז מה הוא מבלבל, מה שיש כבר בתקשורת? הרי הוא לא נמצא שמה. מה אתה עושה עם זה? אז מה? יש חברים פה שיושבים בכנסת ונמצאים בוועמ"ש מודיעין, והם יודעים יותר טוב ממנו. ולכן אני לא כועס עליו כשהוא רוצה לדעת. אתם יודעים למה? כשאתם רואים ילד רץ בכביש 6 בלי להסתכל ימינה ושמאלה, אז מה אומרים: יש לו אומץ? לא, הוא פשוט עדיין לא הגיע לרמה שהוא מבין. אז בן אדם שעדיין לא הגיע לרמה שהוא מבין, אין לי ציפיות ממנו, ולכן גם אין לי אכזבות ממנו.

ואנחנו צריכים באמת תמיד להסתכל לעשות טוב למדינת ישראל. ואתן, משפחות החטופים, אנחנו אמרנו את דעתנו לא פעם: אנחנו בעד עסקה שתביא אותם הביתה במהרה. אני גם אומר לכם דברים שאולי חבריי באופוזיציה לא יסכימו להם, אבל אני אומר לכם כמי שיושב בוועמ"ש מודיעין, ואנחנו מקבלים עדכונים: ראש הממשלה רוצה בכל מאודו ועושה הכול על מנת להחזיר את החטופים הביתה למשפחותיהם, כי משפחותיהם זו משפחתנו, זה אנחנו, הם המשפחה שלנו כולנו. כולנו משפחה אחת. האחריות היא עלינו. אנחנו חייבים לעשות הכול על מנת להביא אותם בריאים ושלמים, ומי שלא, מגיע לו להגיע לקבורת ישראל. בעזרת השם נזכה במהרה לראות אותם שבים, וכבר השבוע נתבשר בבשורות טובות.

תודה רבה. השר אבי דיכטר מבקש למסור הודעה בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני שאתייחס לגופו של החוק,

להעיר הערה: עלה כאן בתחילת היום חבר הכנסת עופר כסיף וניבל את פיו על חיילי צה"ל באופן שאני אומר לכם, לא תשמעו את זה לא באל-ג'זירה ולא באל-מנאר ולא בשום כלי תקשורת אויב אחר. אנחנו מכירים את חבר הכנסת כסיף, עלה התאנה של המפלגות הערביות. לא אתפלא אם בתעודת הזהות שמו ייכתב: (אומר בערבית ומתרגם:) ציפור ההפגזות, בכל פעם הוא יפגיז לנו את כוחותינו באיזושהי אמירה אחרת. האמן לי, אתה לא תשפיע על המלחמה, אתה לא תשפיע על ביטחון מדינת ישראל, אתה לא תבזה את חיילי צה"ל. אתה תבזה את עצמך, והכנסת הזו, קואליציה ואופוזיציה כאחד, יזכרו לך את הדברים האלה עד ליום שבו נעיף אותך מהכנסת. מקומך לא איתנו.

בעזרת השם, נביא את המצביעים הנדרשים משני צידי הבית כדי להעיף את עוכר ישראל מכאן. ותרשה לי לומר לך בערבית: (אומר דברים בשפה הערבית.) גמרת לטפל בבעיות בגבול הצפון? זו הבעיה שלכם, נכון? עופר כסיף הוא הבעיה, לא הממשלה הכושלת שלכם,

לעצם העניין, הרשו לי לומר לכם, אדוני היושב-ראש, עלה כאן נושא, הצעת חוק שהיא הצעת חוק קלאסית - - חבר הכנסת קריב,

- - המיטיבה עם הציבור הישראלי כולו ללא יוצא מן הכלל. יש לך פה למעלה משפחות חטופים. למשפחות החטופים יש לך משהו לומר? חצוף.

בהצבעה ראינו שהאופוזיציה הצביעה נגד האזרחים, נגד הטבה לאזרחים, באופן הכי בוטה, הכי מביש.

אני אומר לכם, אני מריח את היום הזה,

אתה לא צריך להריח.

הממשלה מושכת את הצעת החוק הזו לפי סעיף 95. אני אומר לך, יושב-ראש הסיעה, אופיר, אני אומר לך, הצעות החוק שעומדות כאן על הפרק, להכיר בהטבות מס לאזרחים שיש להם קרן השתלמות בתקופה הזו בהוראת שעה לשנה הזו, להיטיב עם האזרחים כדי שיוכלו למשוך, מי שרוצה בכך, את קרן ההשתלמות שלו, והאופוזיציה תצביע נגד. אני אומר לך, תמשוך את זה, נגיע בשבוע הבא, ובעזרת שם נעביר את הכול (אומר בערבית:), בעל כורחם. תודה רבה. לכו הביתה. הרסתם את המדינה. החלפת את שם המשרד באמצע המלחמה,

אם כן, לאחר שהממשלה משכה את הצעת החוק, אנחנו עוברים - - - אין הצבעה? אין פה הצבעה, הממשלה משכה את הצעת החוק. אם כן, אנחנו עוברים להמשך סדר-היום. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעות לסדר-היום. ההצעה הראשונה היא הצעה רגילה לסדר-היום בנושא: ממשלה שהובילה לאיבוד הביטחון, ההרתעה והכבוד הלאומי, של חברי הכנסת יאיר לפיד וזאב אלקין.

הוא הגיש לך בקשה להודעה אישית כי הוא התייחס אליו,

אני מזמין את חבר הכנסת יאיר לפיד. אני ביקשתי הודעה אישית.

לא אושר.

זה לא לשיקול דעתו. מה זה צריך להיות?

לו את הזכות להודעה אישית, כי הוא התייחס קודם אליו. אתה תסתום לי את הפה? מה זאת אומרת? מה זאת החוצפה הזאת? אדוני היושב-ראש,

אם אתם רוצים לדעת איך ממשלות מתפרקות וקואליציות נופלות, התשובה היא: ככה, בדיוק ככה.

שנייה, חבר הכנסת יאיר לפיד, חבר הכנסת יאיר לפיד. חבר הכנסת זאב אלקין, לא פה? זאב אלקין לא פה? מה זאת אומרת?

ממשיכים בסדר-היום, חברים. חברים, נא לתפוס מקומותיכם. אתה מסרב לתת לי?

אתם מפריעים כרגע להמשך סדר-היום. בסדר, אבל יש לו הודעה אישית.

עלה השר, השתלח בו, הוא הגיש לך בקשה, צריך לתת לו את זה.

מההתמדה שאתם מעניקים לכולם. תודה לכן. מי ייתן שישובו באופן מיידי, כמה שיותר מהר, הביתה, לחיק המשפחות האהובות שלהם. וכן הדבר הזה בידיים שלכם, בידיים של הקואליציה. הנושא הזה קשור יד ביד בעניין הביטחוני, בעצם בעובדה שהממשלה הנוכחית פשוט איבדה את הביטחון ואת ההרתעה ובאמת את הכבוד הלאומי של מדינת ישראל. פעם אחר פעם אתם מחליטים החלטות שגויות, אתם יודעים שזה החלטות שגויות. אתם פה יושבים במליאה ומדברים על ההחלטות השגויות, אתם מגיעים לוועדות ואומרים מה צריך לעשות, ובסוף כשזה מגיע לידיים שלכם, האם להצביע היום בעד החוק או נגד החוק, כדי לקדם את מה שאני חושב שנכון למדינת ישראל,

לכבוד הלאומי. אני אומרת: הכבוד הלאומי שלנו קשור גם קשר ישיר לחטופים. אם אנחנו לא נשיב אותם הביתה, לא יהיה כבוד לאומי, לא יהיה ניצחון אמיתי. כשאתם עוד דיברתם בתחילת המערכה, כשהיה הסכם, ואמרתם:

רק כוח צבאי ישיב את כולם,

אנחנו הולכים על כולם. איפה הכוח הצבאי הזה היה שישה חודשים?

אתם ידעתם שעצימות התמרון ירדה, אתם יודעים שמושכים כוחות, אתם יודעים שמוציאים כוחות צה"ל משכונות מסוימות. איפה אתם הייתם? איפה אתם הייתם שדרשתם את הכוח הצבאי הזה? איפה הייתם? למה לא דרשתם את זה ואמרתם שלא תגיעו להצביע אלא אם כן יהיה שינוי מהותי? ידעתם שאתם פשוט גוזרים את דינם לשישה חודשים על כלום,

על הפסקת אש שקטה, שבסוף לא הצליחה להביא את אותם בני משפחה שנמצאים במרתפי העינויים של החמאס. אתם ידעתם את זה. זה עליכם. והינה, אם אתם ממשיכים לדבר על ביטחון, אני יודעת אתה מדבר פה, חבר הכנסת סולומון, בכל פעם שיש דיון, ועוד חברי כנסת נוספים כאן. יש לנו הרתעה בצפון? אנחנו יושבים כאן ובעצם המצאתם,

אתם המצאתם, ונתתם לזה לקרות, מונח חדש: הגנה התקפית. עכשיו, נכון, אני מג"בניקית, מודה, אוקיי, לא אשת צה"ל, לא קצינה. אתה מבין אולי קצת יותר ממני. מה זה המושג הגנה התקפית?

זה פשוט להפקיר תושבים לגורלם. זו המשמעות של זה. זה מה שהיה ב-7 באוקטובר בעוטף וזה מה שקורה כבר עשרה חודשים בגליל. הגנה התקפית. זאת בדיחה רעה על חשבון מדינת ישראל, זה עולה לנו בחיי אדם. אין דבר כזה הגנה התקפית או שאנחנו מגנים או שאנחנו תוקפים. יושבים כאן ומחכים לאיזו מתקפה איראנית או מתקפה של חיזבאללה, עם אפס מעשים. איפה אתם? איפה אתם? חיילים מאבדים את חייהם, שבויים נרצחים בשבי על ידי חמאס. איפה אתם שתתעוררו? אבל נראה שזה גם לא מעניין פה כל כך. כל אחד עסוק בעניינים שלו, בדברים שלו. ובינתיים אנחנו מאבדים את החטופים, אנחנו מאבדים את הגליל, אנחנו גם מאבדים את מה שקורה כאן בפנים, בתוך מדינת ישראל. אגב, 400 מטר מהעיר שלי כפר סבא מסתובבים חמושים, בסרטונים מטול כרם, עם טילי כתף. מה המרחק? עולים איזו גבעה והתרחיש של 7 באוקטובר קורה בלב המדינה. אל תגידו אחר כך לא ידענו, לא היו הזהרות, לא התכוננו, זה זמן ההכנה שלכם. איפה אתם? מה יותר חשוב? חבר הכנסת אייכלר, היום בבוקר מקיים דיון על מעונות. כן, חשוב, יודעים מה? חשוב. אבל יותר חשוב כרגע הביטחון שלנו, יותר חשובים כרגע החטופים, יותר חשובות נשות המילואימניקים. אתם יודעים מה, מתלוננים חדשות לבקרים, הגזירה הזו, גזירת השמד הזו. למה אתם לא מטפלים במקור הבעיה? מקור הבעיה הוא חוק הגיוס, חוק גיוס שכולנו יכולים להסכים עליו, אפשר, אבל מנקודת מוצא שבה חברי כנסת חרדים אומרים: ייהרג ובל יעבור, אנחנו לא מתגייסים. אין פה דיון, אין פה חקיקה בהסכמה וזה עולה לנו בחיי אדם. מה לעשות? אף אחד לא רוצה למשוך אותם מעולם התורה, אבל חסר כוח אדם. צה"ל אומר שחסר כוח אדם. אתם יודעים את זה. אנשים נהרגים בשביל זה, בגלל זה. חיילים מאבדים את חייהם, כי אין לנו מספיק כוח אדם. אנשים שחוקים.

אתם מדברים על המעונות, במקום לשבת מסביב לשולחן ולהגיע לפתרון מוסכם. הגיע הזמן שתתעוררו, כזו קואליציה רופסת, כושלת, חסרת אחריות, חסרת ניסיון, חסרת יכולת. הגרועה בהיסטוריה של מדינת ישראל.

מפילים את האחריות על כולם, על כל העולם ואחותו, חוץ מכם. עכשיו אני אומרת לכם בכנות, אתם לא יודעים לנהל את האירוע, אין לכם את הכלים לנהל את האירוע, אתם לא יודעים איך לעשות את זה. פנו את המקום שלכם למישהו אחר שיודע לעשות את זה. פנו אותו. קבלו החלטה, החלטה ערכית: או שתעמדו מאחורי המילים שלכם עם האצבע שלכם או שתפנו את הכיסא שלכם. ברברנים ואנשים שיודעים לדבר מפה ועד להודעה חדשה. כנסו לכל מונית במדינת ישראל יש שם נהג שיודע להצביע יותר טוב מכם על כל הבעיות של מדינת ישראל, הוא גם יכול לדבר על כל הפתרונות. מה ההבדל בינינו לבין הציבור שמכיר את הבעיות, שמדבר על הבעיות, שמדבר על הפתרונות? אנחנו מוכנים לשלם מחירים כדי לגרום לזה לקרות. אף אחד, אבל אף אחד, בקואליציה הכנועה, הרופסת, הכושלת הזו לא מסוגל לעשות את זה. אז אם אתה לא מסוגלים לקחת אחריות, אחריות אמיתית, ולשלם מחירים על מה שאתם מאמינים בו עם האצבע שלכם, להגיד שאתם לא מצביעים עד שאתם מבצעים את מה שאתם אומרים יום-יום כאן במליאה, לכו הביתה. לכו הביתה. יש טובים מכם, שיכולים לדבר ולברבר את עצמם לדעת. עם ישראל צריך נבחרי ציבור שיודעים לעשות, שמוכנים לשלם מחירים. אם יש משהו שהוכחתם בעשרה חודשים, הוא שזה לא אתם. תתביישו לכם. תודה רבה. ישיב על ההצעה השר דודי אמסלם, משיב הממשלה.

לשעון ברולקס. בבקשה, לרשותך עשר דקות. כל הרולקסים נגמרו בקפלן. שמתי לב, הלכתי לחנות, לא מצאנו. אמרו: גמרנו.

הקפלניסטים לקחו את כולם. - - - אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת, אתן לך דוגמה: אנחנו שמנו, אם כבר אתה מדבר אז בוא אני אספר לך. שמנו דירקטור פרופסור - - - מה הקשר שלו לתעשייה אווירית? שנייה, לא לצעוק.

לא לקרקר. אני אקרקר כמה שאני רוצה.

חברת הכנסת מירב בן ארי.

אתה יודע, היא מזכירה לי תרנגול הודו. הוא עוד לא אמר כלום.

הוא אומר לי שאני מקרקרת?

לא מקרקרת. אני לא שואלת אותך.

תדבר בכבוד. אני אשתיק אותה.

תדבר בכבוד.

הכנסת מירב בן ארי. הוא אומר לי שאני מקרקרת, זה נראה לך הגיוני? אני מדבר בכבוד למי שמכבד את המקום ומדבר בכבוד. אני מבקש מכולם לדבר בכבוד.

לא לאנשים שקמים בבוקר ורק מבזים את הכנסת. זאת גם הדוגמה שלנו לכלל אזרחי מדינת

אבל מה כאב להם? שמצאנו פרופסור בית"רי.

אני פתאום פותח עיתונים, ואני נדהם. גם אותו. הגם אתה, ברוטוס? גם הוא לא מתאים להם. כל מי שאני אשים, לא מתאים להם, רבותיי. אם אני אציע את אהרן ברק, הם יהרגו אותו באותו

- - - אני אסביר לך, בן ברק.

הוא לא יגיד דבר אחד טוב כי זה יאפיל על כל השאר. קודם כול, בן ברק, אני אגיד לך. דבר אחד טוב - - - תסתכל למעלה, תסתכל מה זה איבוד ביטחון. רק שנייה. תסתכל למעלה, תבין מה זה איבוד ביטחון. סימון, בוא תשב פה. תסתכל, תסתכל עליהם. סימון, בוא תשב. בן ברק, הדבר הכי טוב שעשינו, א. אחד שבאמת לא עשינו, בעצם במימד החמישי לא התעסקנו. זה, אני מספר לך. אה, המימד

הפרשייה הזאת עוד תוביל אותך למחוזות שלא חלמת. אתה חושב שאנחנו נשלח את רשות התחרות, שבודקת, כן, אם עשו תיאום בין הקפה לתה, לחקור את הפרשה הכי חמורה שהייתה במדינת ישראל - - המימד החמישי. - - כולל שוחד, כולל פגיעה בביטחון מדינת ישראל?

תדאג, אנחנו עוד נגיע ואתה תראה לאן אתה עצמך תגיע.

אתה כל היום דואג. אתה תכניס אותי לכלא - - אני אגיד לך למה אתה לא דואג. - - ואת היועמ"שית לכלא ואת שופטי בבית המשפט העליון לכלא. את כולם תכניס לכלא.

אני אגיד לך למה אתה לא דואג.

אתה ביזיון. אתה ביזיון. אתה לא דואג, אני אגיד לך למה אתה לא דואג.

מקומך - - - אתה לא מבין את זה? אני אסביר לך למה אתה לא דואג. הפנים שלך זה הפנים של הממשלה. תסתכלו עליו, תראו את הממשלה. בסדר, אני אסביר לך. אז אני אסביר לך למה אתה לא דואג, בגלל שיש לך את מיארה שתגן

אתם עובדים כל היום רק בהכפשות ודמורליזציה. אתם פוגעים. אתם חושבים, אתם עכשיו מיעוט כזה קטן, כזה קטן.

אתם מפגינים - - הייתה ועדת חוץ וביטחון,

אנשים - - - - - סוגרים רחובות, מפירים סדר, מפעילים בריונות, עד היום, כל יום. אתם מתפרנסים מזה. מתפרנסים ממה - - - מתפרנסים משנאה. אתם כל היום, דרך אגב, מתפרנסים משנאה. אתה יודע, כתבתי: למה שנאת חינם? אנחנו? אתה שומע את עצמך? שנאם חינם.

הם מקבלים תשלום. שום דבר לא בחינם. אני אומר לכם, שום דבר לא בחינם. הכול פה ממומן במאות מיליוני דולרים כדי לפגוע בעם ישראל, שנמצא, דרך אגב, בנקודה הכי רגישה שלו, ואנחנו נמצאים במצב כמעט הכי קשה, אם לא הכי קשה, מאז קום המדינה. בגללכם - - - אנחנו אשמים בכול, בסדר? מר קריב, אנחנו אשמים בכול.

אני מתבייש בכם,

אני מתבייש באופוזיציה ואני בז לכם. - - - תהיה רגוע. - - - בסדר. מה נעשה?

תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי מבקשת הודעה אישית מהצד. כן.

חכי, לא מהצד.

אחרי ההצבעה. אחרי ההצבעה? אז רגע, אנחנו מבקשים - - - הודעה אישית. הודעה אישית אחרי ההצבעה. בסדר גמור. מה אתם רוצים? חבר הכנסת יאיר לפיד וזאב אלקין. מה אתם רוצים שיהיה עם ההצעה? - - - מה אתם רוצים עם ההצעה? למליאה, לוועדה או מסתפקים בתשובת השר?

חוץ וביטחון. אנחנו מעבירים. הצבעה שמית לטובת העברה לוועדת חוץ וביטחון. זו תהיה הצבעה שמית. בבקשה, סגנית מזכיר הכנסת, הקריאי את שמות הנוכחים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו משתתף בהצבעה אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו משתתף בהצבעה בועז ביסמוט, אינו משתתף בהצבעה ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו משתתף בהצבעה אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה משתתפת בהצבעה מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט,

אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח שלום דנינו, אינו משתתף בהצבעה אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד מירב כהן,

מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות,

אינו משתתף בהצבעה לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב,

שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, בעד אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, בעד אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד הקריאי שוב את שמות חברי הכנסת שלא השתתפו עד כה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו משתתף בהצבעה גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ,

אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח

אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר,

אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו

אינה נוכחת צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר,

אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שלא הצביע? אין. אם כן ההצבעה תמה. אם כן, תוצאות ההצבעה: בעד,

אני קובע כי ההצעה לסדר-היום עברה ותעבור לדיון בוועדת החוץ והביטחון. הודעה אישית של חברת הכנסת מירב בן ארי, מהצד. למה? אוקיי. תודה. זאת הודעה אישית, חמש דקות, אדוני היושב-ראש. אני אדבר קצר. זה שעולה לכאן שר מהממשלה הרקובה הזאת ואומר לי: את מקרקרת,

כבר התרגלתי. הוא לא מזיז לי. הוא יכול לבוא בערב תשעה באב ולהוציא פוסט על אהבת חינם וכל הג'אז הזה, ויום אחרי זה להגיד ליועמ"שית שהיא מתעסקת עם השיער,

יש לי דלקת בעין,

הוא האחרון שאני אבכה ממנו. הוא יכול להגיד ליועמ"שית: תתעסקי עם השיער שלך, הערות מיזוגיניות, שוביניסטיות. הוא לא מזיז לי, אני מעיפה אותו ממני כמו אבק. אני מצטערת שאתם צריכים לשמוע את זה, אבל אין לי ברירה, אני אגן על הכבוד של הכנסת הזאת. הוא יכול לעלות פה עשר פעמים, אבל בסוף בשורה התחתונה הוא מינה אתמול את פרופ' פיקרסקי,

whatever, הרופא של נתניהו, לדירקטור בתעשייה האווירית. כל מה שהוא נלחם עליו באמת, חדל האישים הזה, הבושה למזרחים, הרי לזימי, על מה הוא נלחם? הוא רוצה להגדיל את הדירקטורים מהפריפריה, מזרחים, בשביל זה הוא רוצה את רשות החברות. שקרן. שקרן. נוכל. נוכל. את מי הוא מינה? תבינו כמה שהוא משרת, משרת מזרחי של נתניהו. אני אומרת לכם ושורף לי בנשמה. בשביל זה ביקשת את רשות הדירקטורים? בשביל זה הרמת את דגל המזרחים, הפריפריה? בשביל זה, בשביל למנות את הרופא של נתניהו? איזה משרת אתה. איזה עלוב.

איפה שאתה לא נמצא אתה בושה, קודם כול לכנסת, לממשלה הזאת, למזרחים. את כל הערכים שלך מכרת, בשביל מה? להיות מה שאמרתי, משרת של נתניהו. למנות את פרופ' פיקרסקי, האליטה הזה, באמת אני לא מכירה אותו אבל לפי מה שראיתי שום תקרת זכוכית גדולה הוא לא פרץ, הוא לא הגיע משום פריפריה. הוא מינה אותו שיהיה בדירקטוריון. אגב, הוא אפילו לא עבר את נבחרת הדירקטורים. זה הבן אדם. שימשיך להגיד לי שאני מקרקרת. אני אמרתי להם, אני לא סופרת אותו. הבעיה הכי גדולה עם אמסלם היא שהוא מכר כל הערכים שלו בשביל להיות משרת של נתניהו.

תודה רבה.

נעבור להצעה הבאה לסדר-היום: היערכות מערכת החינוך בצל המלחמה, של חברי הכנסת משה טור פז, בנימין גנץ, יבגני סובה, ווליד טאהא, עאידה תומא סלימאן וגלעד קריב. ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת משה טור פז.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ביקשנו את הדיון הדחוף הזה כאן, במליאה, על היערכות מערכת החינוך בצל המלחמה. אני מבקש בפתח הדברים, השר קיש, רק, אדוני יושב-הראש, זה עשר דקות.

לא, שלוש דקות. זה שלוש דקות או עשר דקות, ראדה? שלוש דקות. עשר דקות. עשר, ידעתי. אדוני היושב-ראש, שוב, חבריי חברי הכנסת, היערכות מערכת החינוך בצל המלחמה. אני אתחיל ואעיר, מיזם שהקים חברי חבר הכנסת ירון לוי בבת ים. אני חושב שראוי שכל חברי הכנסת יכירו אותו,

השר קיש, פרויקט שנקרא "תיק לכל תלמיד" היום פרויקט ארצי, שבו מחלקים לתלמידים ילקוטים לקראת פתיחת שנת הלימודים. הוא מתקיים בכל רחבי הארץ, גם היום, אוספים ונותנים לתלמידים שאין להם. אבל אם מדברים על ילקוטים,

אני רוצה להקדיש לך שיר פופולרי אחר, שיר שאהוב על הילדים היום: "כל אחת סוחבת איתה תיק קטן", תיק קטן, "מספיק לה, גם אם זה תיק קטן". כל מה שממשלת ישראל, כל מה שמשרד החינוך נותן היום לתלמיד, מספיק לו תיק קטן. הוא צריך ילקוט. לא צריך ילקוט.

כי קיצצתם הכול. לא נשאר שום דבר לילדי ישראל. כל ילד וילדה צריכים ילקוט גדול שייכנסו אליו כל הצרכים שלהם, הערכים, המקצועות שאנחנו רוצים שהם ילמדו. אבל אתם, מה שממשלת ישראל נתתם, זה תיק קטן. תיק קטן. למה תיק קטן, כי מה קיצצתם? טוב, יש בתי ספר בצפון, הם נודדים כבר עשרה חודשים בלי בית. 1 בספטמבר מגיע והם עדיין יהיו בלי בית. אתה היום אמרת, השר קיש, שאין ברירה אלא מלחמה בחיזבאללה. אני לא יודע מה מתכננת ממשלת ישראל, אבל ב-1 בספטמבר ילדי הצפון לא יהיו בבית. אליהם יצטרפו ילדי עוטף עזה. גם הם נדדו מהבית שלהם, חלקם מחולקים בין שני בתי ספר, פיצלו להם את בית הספר, קרובים ורחוקים. אחרים שביקרתי, עושים מאמץ, זה נכון, הם עדיין בלי בית ספר.

יש כסף: 525 מיליון שקלים, שיועדו למשא ומתן עם ארגון המורים, השר קיש, לקחתם לטובת דברים אחרים. אז ארגון המורים, המורים התיכוניים, עכשיו גם אם יש איתם משא-ומתן, אין כסף בקופה, כי אתה וסמוטריץ' לקחתם אותו לדברים אחרים. בוא רק נזכור שדירוג האשראי של ישראל, שנפל עוד פעם אתמול,

והוא נפל,

אם אתה לא יודע, איבדנו השנה בין 4 ל-5 מיליארד שקלים. זו המשמעות של נפילת דירוג האשראי. מי ישלם על זה? תלמידי ישראל, חינוך, רווחה ובריאות. דרך אגב, בשנה הבאה זה 6 עד 8 מיליארד שקלים. אז זה כסף שאין עכשיו בקופה. ממה זה ירד? בניית כיתות לימוד, צהרונים וקייטנות קיץ, כסף למורים ברפורמת גפ"ן, מעונות היום, שאין בהם כוח אדם, המשכורות לארגון המורים שהבטחתם ולא קיימתם. החינוך המיוחד במשבר, נתתי לך ח"ח נדיר על הקמת ועדת שפירא, אבל מה מצב החינוך המיוחד? אין כסף בקופה לטפל גם בהם. אז ילדי ישראל לא צריכים ילקוט, מה שירון לוי דאג להם, מספיק להם תיק קטן שקיש נותן להם, תיק קטן קטן קטן. אה, רגע, רגע, בעצם הגיעה הודעה. נאור שירי, הודעה רשמית: יש כסף בקופה, יש 1.2 מיליארד שקלים שקיש שומר.

זה לא שלך, זה של חיים ביטון, שר חצי החינוך החרדי. אצלו יש 1.2 מיליארד שקלים בשביל הרשתות החרדיות, כי זה בסדר, ניתן להם אופק חדש, ולהם יש כסף. עזוב את זה שהם לא ילמדו מילה ליבה, עזוב את זה שלא קבעת תקנות אמיתיות, עוד שנייה נדבר גם על זה. המצאת תקנות פיקטיביות שמשרד המשפטים ומשרד האוצר אומרים לך שהן כלום ושום דבר, המצאת סכסוך עם חיים ביטון אה,

חיים ביטון לא מסכים עם התקנות שלי, וחשבת שנאכל את זה. אז, קיש, אנחנו לא אוכלים את זה. בוא נזכור שבנוסף ל-1.2 מיליארד שקלים ששמת - - - מה אתה לא אוכל? אני לא אוכל את התקנות הפיקטיביות שקבעת ואת המריבה הפיקטיבית שלך עם חיים ביטון. אפשר לעבוד על חלק מהאנשים חלק מהזמן, לא על כל האנשים כל הזמן, קיש.

יש עוד מאות מיליוני שקלים במשרדים הקטנים שהחלטתם לא לקצץ. אולי עכשיו אתם רבים עם עוצמה יהודית, תיקחו להם קצת כסף שנתתם להם, להם ולסטרוק.

יש מלא בעיות של פתיחת שנה, הרי עליהן אנחנו אולי נדבר, אולי לא נדבר. מענים רגשיים, יש תור עצום של ילדים שצריכים טיפול, ילדי מפונים, משפחות שכולות, ילדי חטופים,

יש מלא כסף בקופה, רק אין מי שיטפל בהם,

פערים לימודיים גדלים והולכים, איזה יופי, עלינו במבחני פיז"ה,

רק מה הבעיה? זה לא כולל חרדים, שרובם לא נבחנים, זה לא כולל את מזרח ירושלים, שזה עוד 5% מילדי ישראל, וגם במבחנים הבין-לאומיים האחרונים הפער בין ילדי ישראל הולך ועולה, בדגש על יהודים וערבים, מרכז ופריפריה. איזה יופי, משרד החינוך. בואו נדבר על ילדי הפנימייה. ילדי הפנימייה בישראל, כ-8,000 ילדים, הם הילדים הנצרכים ביותר. אבל השר קיש, יש כרגע 13 ילדים בעפולה, עוד שישה בבאר שבע ועוד עשרות ילדי פנימייה שלא משובצים בשום מקום. אתם יודעים למה הם לא משובצים? אני אסביר לכם. החוק היום, אדוני היושב-ראש, מחייב מחלקת חינוך לשבץ ילד שגר ברשות. מה עם ילד פנימייה? באופן אבסורדי, דווקא ילדי הפנימייה, לא חייבים לשבץ אותם. הילדים הכי קשים, הילדים הכי, שנעקרו מהבית שלהם, אותם לא חייבים להם לשבץ. מה עשיתי? הגשתי הצעת חוק בעניין. היא עברה פה בטרומית בהסכמת קואליציה ואופוזיציה, אבל אייכלר תוקע את החוק הזה בוועדת העבודה והרווחה. למה הוא תוקע את זה? למה הוא לא מעביר את זה הלאה? הרי הילדים מחכים לפתיחת שנה. יש תשובה, חברים, כי אתם נלחמים ברשתות החרדיות, אתם עושים איתנו דין, אתם בודקים מה קורה בתקנות של קיש, ולכן אנחנו לא נקדם את החוק שלך. אתם מבינים? חוק בישראל. חבר הכנסת דוידסון, חוק בישראל שדואג לילדי הרווחה לא מקודם על ידי יו"ר ועדת העבודה והרווחה בגלל נקמנות פוליטית. והילדים של הפנימיות בבאר שבע, בעפולה, נדמה לי שאפילו יו"ר הקואליציה מגיע מעפולה,

זה לא מקודם כי זה לא חשוב עכשיו. העיקר ששומרים בצד 1.2 מיליארד שקלים להסכם אופק חדש, בתקנות פיקטיביות, נהדר. אז לילדי הפנימיות אנחנו לא דואגים. מה קורה עם עשרות אלפי ילדים מפונים? חלקם ילמדו גם עכשיו במשמרת שנייה. לא מספיק עשרה חודשים, מיקי לוי, בואו ניתן להם עוד עשרה חודשים, כי זה לא דחוף. בואו נדבר על נשירה סמויה. אנחנו אפילו לא יודעים מה היקף הנשירה הסמויה מתחילת המלחמה, כי אתם יודעים מה? למה צריך בעצם? לילדי התיכוניים שאיבדו עשרות ימים לא הוחזר יום לימודים אחד בתשפ"ד. זה בסדר, הם יסחבו את הפערים האלה הלאה. בואו נדבר על המחסור במורים. אתם יודעים שהיום, בשביל מדינת ישראל, עו"ד גוטליב, אם את רוצה להיות מורה, את צריכה שני דברים מאוד חשובים:

ותעודת זהות. אני לא מסכימה איתך. עובדות, מה לעשות? דופק ותעודת זהות. אני מדבר עם מנהלי בתי ספר. הם אומרים לי: קינלי, אנחנו מחפשים מורים בנרות. אין מורים במערכת החינוך. מטפלות במעונות היום, אין לנו. אבל חוזים אישיים, לתת לארגון המורים, אנחנו לא ניתן. כי יש לנו מלא מורים, זה בסדר. יש עוד כמה אנשים עם דופק ונשימה. אין מורים במדינת ישראל. כל רעיון יתקבל בברכה. דופק ונשימה אלה הקריטריונים היחידים, חברים. החינוך המיוחד,

פרגנתי פעם אחת לקיש על ועדת שפירא. אבל הוא לא הולך לשום מקום, מחסור באנשי צוות, איך אפשר לתת חינוך מיוחד אם אין צוות? מחסור בהסעות, נטישה. חברים יקרים, גם החינוך המיוחד שוקע. הגיל הרך, העברנו אותו לפני שנתיים למשרד החינוך, אבל אין עם מי לעבוד. אין עם מי לעבוד בגיל הרך, אין מטפלות למערכת החינוך. מורי היל"ה, הבטיחו להם הסכם, רק לא הבטיחו לקיים. כאן אפילו יש כסף. האוצר אומר: יש כסף.

אבל משרד החינוך אומר: אני לא יכול להעביר את זה רטרואקטיבית. למרות ששריינו כסף מתחילת שנת תשפ"ד. הכי כואב לי, אבל באמת הכי כואב לי, זה על ההשתלמויות לאנשי המילואים. אתה יודע, השר קיש, שהבטחתם, רק שלא הבטחתם לקיים. מורה שיצא למילואים, שרן השכל, מורה במילואים, במערכת החינוך מותר להיעדר 40% מההשתלמות שמקדמת אותך בדרגה. למורה במילואים הוסיפו עוד 5%. אומר לי מורה במילואים: אבל אני תשעה חודשים במילואים. אני לא יכול לעשות השתלמות. לא מאשרים לו במשרד החינוך יותר מ-45%. אז המורה הזה הפסיד השנה גמול השתלמות בנוסף לכל מה שהוא הפסיד. יואב קיש, מגיע למדינת ישראל משרד חינוך רציני, שר אחד רציני, לא חצי שר, טיפול רציני, תקציב רציני, ולא חרטטת.

תודה רבה. חבר הכנסת בנימין גנץ, אינו נוכח. במקומו חבר הכנסת אלון שוסטר. בבקשה, לרשותך עשר דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, משפחות החטופים - - - חברים, נא לשמור על שקט במליאה. אנחנו רואים את התמונות, אנחנו חשים אתכם. בדרך לכאן, ממפלסים, 1.3 ק"מ מבית חאנון, ביליתי את הדרך עם הגר ברודץ' מכפר עזה. שעה ויותר של שיחה נוקבת, מהפכת בטן, על שהות של 51 ימים, ולא 313 ימים, 314 ימים, כמו שקורה אצל 115 ישראלים וישראליות. כמה עסקנו, כמה חשבנו לפני אוקטובר על ארבעת הישראלים, שגם הם שם. 1 בספטמבר 2023, לפני כמעט שנה, היה עבורי יום חג. יום חג משפחתי, יום חג קהילתי - - חבר הכנסת אלעזר שטרן,

אלון שוסטר (המחנה הממלכתי): - - יום של הצלחה. הצלחת מהלך של מדינת ישראל, של מנהיגות עוטף עזה, ואני בחלקם, של הקיבוץ שלי, של העיר שדרות. בתינו המו מתינוקות, וביניהם גם המשפחה שלי, הבן שלי בא מכפר סבא עם אשתו ושני הילדים. הנכד נווה עלה לכיתה א'. הוא הגיע עם האוטובוס הצהוב ונכנס בשערי בית הספר. אביו וסבו, אני, ליווינו אותו באהבה ובשמחה ובהתרגשות. עד היום שלט הברכה לילדי כיתה א' מתנוסס בתחנת ההסעה במפלסים. אז חשבתי לעצמי שבדיוק לפני 30 שנה, ב-1993, הבן שלי נטע, אבא של נווה, נכנס בשערי בית הספר, ירד מהאוטובוס הצהוב. זה היה בעיצומו של משבר דרמטי, דמוגרפי, כלכלי, בקיבוץ. והצלחנו להתעשת, הצלחנו לייצר מצב שהאזור כולו עבר פיתוח, עבר התעצמות. אז חזרתי עוד 30 שנה אחורה, אדוני היושב-ראש, ב-1 בספטמבר 1963 נכנסתי בשערי אותו בית ספר. ירדתי מהאוטובוס הצהוב, אחד מהמחזורים הראשונים שנכנסו לבית ספר אזורי.

חלק מהמהפך ההיסטורי, מהות הציונות, בא לידי ביטוי לפני שנה, ב-1

אב סבי קבור באירופה, סבא שלי קבור בדרום אמריקה, ואבי, עליו השלום, מורי ורבי, קבור במפלסים. ואני, קצת במקבריות, אומר שתמצית הציונות היא ליצור מצב שאב ובנו ונכדו ונינו ייקברו, עד 120, כשיגיע זמנם, באותו בית עלמין, באותה מדינה. חשבנו, רצינו, וכעבור 37 ימים אירעה הטרגדיה. עקורים, מפונים, מתפנים, לא רק הם נמצאים בין אלו שב-1 בספטמבר ימצאו את עצמם שלא במקומם, שלא ביישובם, גם בתי ספר שקלטו, רשויות שקלטו, אגב, בסיוע חשוב מאוד של משרד החינוך ושל מחוז צפון. לקחנו כדוגמה את ראש פינה. אנשי ראש פינה פתחו את שעריהם למפונים מהצפון הקדמי יותר. גם הם לומדים פחות, גם הם נמצאים במציאות בלתי אפשרית. עכשיו אני רוצה לעבור לסיבת הסיבות שבגללה אנחנו עדיין נמצאים בצפון בסיטואציה שאפילו לא מתקרבת למציאות שמנסה לשקם את עצמה גם בתחום החינוך בדרום. תראו, עשינו דבר נכון. אנחנו, מדינת ישראל, ממשלת ישראל. גנץ ואיזנקוט הצטרפו באוקטובר, כעבור כמה ימים, והחליטו להתרכז בדרום, למרות הגירוי הגדול לתקוף בלבנון, כדי לבצע מהלך, מהלומה משמעותית שבין היתר תאפשר ב-1 בספטמבר 2024 להתיימר לחזור אל בתי הספר באשכול, ליד מגן, בשער הנגב או בשדות נגב, במרחק של קילומטרים ספורים מהגדר, ליד מרדכי, כנ"ל. תעצור את השעון, אסור לדבר עד שהשר יחזור - - - כמה דקות,

עם חששות, עם פחדים, עם תסכול, עם זעם, ובכל זאת בדרום מצליחים. לו לא התרכזנו בדרום, לא יכולנו להחזיר את התושבים קמעה-קמעה, עם כל המועקה שבלב. אבל רע מאוד, רע מאוד חברים וחברות שלא קיבלנו את הדרישה שבאה מאנשינו בתוך קבינט המלחמה כבר בפברואר, בוודאי במרץ בואכה האביב, לסיים את המתווה, לקבל את מתווה, אנחנו קוראים לו מתווה החטופים, אבל יש בו כמובן מחירים מאוד קשים, ובהם הפסקת הלחימה. הפסקת הלחימה היא לא רק לצורכי השבת יקירינו, אלא בין השאר כדי להחזיר רגיעה, גם אם לא כל המשימות של חיסול החמאס מתבצעות בחודשים האלה. זה יאפשר חזרה לדרום, וזה בעיקר היה מאפשר, וזה בעיקר מה שצריך לעשות עכשיו, להתרכז בצפון. לנוח רגע, לרכז משאבים, להתחמש, לקבל את הסיוע, את האצטלה הבין-לאומית, להתרכז בהסטת החיזבאללה, להחזיר אותו מצפון וממערב לליטני. זה יכול להיות, ייתכן, בהסדרה, אבל אם לא, זה צריך להיות בכוח. כדי לרכז את הכוח, אנחנו צריכים להכיר במגבלות כוחנו. אי-אפשר לבצע את כל המשימות בבת אחת, בוודאי לא להפקיר בכך את המשימה החשובה של החזרת החטופים. כבר בפסח ביקשנו לסמן את 1 בספטמבר כיעד. זה לא היה כדי לסמן משאלת לב, אלא זה כדי לומר: אנחנו מקדמים את מתווה השבת החטופים ועצירת הלחימה והרגעת הדרום, ומייצרים את המפתח, שייתכן, אינשאללה,

בעזרת השם, שהיינו יכולים לבצע את הרחקת החיזבאללה כבר בחודשים האחרונים. הפסדנו את הימים הללו. הפסדנו שנה. אנחנו, אדוני היושב-ראש, מדשדשים בדרום. אנחנו מייאשים, אבוי לנו, את משפחות החטופים. אנחנו מפריעים לחזרת התושבים לדרום. אנחנו מתסכלים את תושבי הצפון. אנחנו מונעים פריצת דרך לנורמליזציה אזורית. בזבזת, ממשלת ישראל, את השנה הזו. אתם בדרך לבזבוז שנה נוספת, ובכך לפרק את מערכות הקהילה, את מערכות החינוך, הרווחה, ההשכלה והתרבות בצפון. מה שנעשה בדרום היה צריך להיות כבר בעיצומו בצפון, וזה לא קורה. אי-פתיחת שנת הלימודים בצפון כסדרה היא כישלון אדיר של הממשלה, שנובע מכשל אסטרטגי של ראש הממשלה, שהוביל לכך ביודעין ומוביל לכך ביודעין, ביודעו שעצירת הלחימה והשבת החטופים תגזור את פירוק ממשלתו. אני מציע לראש הממשלה להתמקד בטובת העם, הלאום, ולא בטובת קיום הממשלה. תחושת הביטחון ושיקום האמון יתחילו עם קבלת ההחלטות הנכונות. אני מבקש לסמן את אחרי החגים, את התקופה של החודשים הקרובים ממש, כמועד שבו אנחנו מחזירים את התושבים. אנחנו מעירים אותך, אדוני ראש הממשלה, אנחנו מושכים בדש מעילך ומבקשים,

להסיט את תשומת הלב והמשאבים לצפון. אנחנו חושבים שהממשלה שתתנכר לכך מועלת בתפקידה.

תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. בבקשה, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש לי עשר דקות, אז עד ששר החינוך יחזור לאולם, יש שר,

כשהוא יחזור לאולם אני מניח שהוא ישמע, אז אתייחס גם לנושא החינוך. אבל אני דווקא רוצה להתחיל מהנושאים הכלליים, קצת לדבר וקצת להתייחס למה ששמעתי עד כה, כי אנחנו בכל זאת בדיון מיוחד כאן בכנסת. נהוג להגיד: בואו נעשה תמונת מצב, עדכון מצב. עדכון מצב אחרי עשרה חודשים לא יפתיע אף אחד מאיתנו. הצפון בוער. אנחנו כבר שבועיים נמצאים בכוננות שיא, ולא יודעים מתי הכוננות הזאת בכלל תסתיים, או שאנחנו נלך להסדרה או שאנחנו נלך לסבב נוסף מול לבנון, מול איראן. אף אחד כבר לא יודע. אבל הכוננות נמשכת.

זה לא רק כוחות הביטחון, הכוננות היא אזרחים, ילדים, מערכת החינוך, בתי ספר, מפעלים, תעשייה, תיירות. בקיצור, שני מיליון אזרחים בצפון ואזרחים גם במרכז, גם בדרום נמצאים בכוננות שבועיים וחצי. הממשלה מספרת לנו שהכול בסדר: הכול רץ, הכול בסדר, אל תתייחסו לשום דבר, אנחנו בשליטה. לא, אתם לא בשליטה, הממשלה. ממש לא. זאת לא שליטה ולא נעליים. מה קורה בדרום? חבר הכנסת שוסטר דיבר על כפר עזה. ביום ראשון היינו בכפר עזה, כל סיעת ישראל ביתנו, ביקרנו שם. ראשי מועצה לא מחכים לממשלה. הם מתכננים לבד את פתיחת שנת הלימודים. הם מתכננים לבד את הגברת הביטחון. הם מתכננים לבד את כל נושא כיתות הכוננות. אין להם אפילו טיפת ביטחון מהממשלה הנוכחית.

בכל התחומים. שר הביטחון לא מדבר עם ראש הממשלה. אגב, אני לא צריך להיות ניזון מהשמועות, אני נמצא בוועדת החוץ והביטחון, יחד עם חברתי חברת הכנסת שרון ניר. אני יודע בדיוק מה היה שם באותה הישיבה, ואני יודע בדיוק למה הם לא מדברים האחד עם השני. רציתי לשאול את שר החינוך, ואם הוא יחזור אני אשאל אותו: שר החינוך יכול לא לדבר עם שר האוצר? אם הוא מתכנן את מערכת החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים, רק תארו לעצמכם שהוא לא מדבר עם שר האוצר. זה מה שקורה בביטחון כאשר ראש הממשלה לא מדבר עם שר הביטחון, רוצה לפטר אותו, ומתכנן מהלכים מול חיזבאללה, מול איראן, מול חמאס. אני לא חושב שקפקא יכול היה להמציא דבר יותר אבסורדי ביצירות שלו. כאשר אנחנו מדברים על הכישלון הטוטלי של הממשלה, אנחנו מדברים על שלושה תחומים עיקריים. אז בתחום הביטחון כבר נגענו: בעשרה חודשים האחרונים ממשלת ישראל לא השיגה אף מטרה אחת מאלו שהציבה לעצמה בתחילת המלחמה. יש פה נציגים של המשפחות, קודם כול, אני מברך אתכם בכנסת. אנחנו נפגשים איתכם על בסיס יומי כמעט. ואמרנו, אני אשמיע את עמדתנו, עמדת ישראל ביתנו: כל עסקה שתובא לשולחן הממשלה על ידי צוות משא ומתן, נתמוך בה. אנחנו גם פחות רוצים לדבר על זה באולפנים. אמרנו: זאת האחריות. יש כאלה שתקפו אותנו, אמרו: אתם לא אחראים. לא, זאת האחריות: לתת לצוות משא ומתן בראשותם של ניצן אלון, ראש המוסד וראש השב"כ להביא את העסקה הטובה ביותר, ואנחנו נתמוך בעסקה הזאת בלי הסתייגות. פשוט בלי הסתייגות. אנחנו מדברים על נושא דיני נפשות, זה נושא סופר רגיש. החזרת החטופים היא אחת המטרות של המלחמה בעזה, ואין חולק על זה. אבל אתם לא משיגים את המטרות: לא הכרעת חמאס, לא החזרת החטופים ולא החזרת הביטחון לתושבי מדינת ישראל ולתושבי הדרום בפרט. בכלכלה? נכשלתם בכלכלה. אל תספרו סיפורים. נכשלתם בכלכלה. אני דווקא רוצה להתייחס לשר דודי אמסלם. אמרת שאתה תקשיב, דודי, נכון? חבר הכנסת בוארון, תן לו להקשיב דקה. אתה תשמע, זה מעניין. דודי, בלי טיפת ציניות אני רוצה להגיד לך. אני יודע שאתה אוהב לבשל, נכון? ראיתי אותך מבשל בתוכניות. באמת, בלי ציניות, אני מעריך את זה. באמת, אני מעריך אנשים שמבשלים עם הנשמה. אתה מבשל עם הנשמה, נכון? אבל תגיד לי את האמת: אתה שמת לב שכל המצרכים עלו במחירים? אתה נכנס לסופר או שאתה מזמין באונליין? בוא, תגיד שהמצרכים עלו, נכון? אין מוצר אחד שהמחיר שלו ירד בתקופה שאתה שר בממשלה, בשנה ושמונת החודשים האחרונים. תודה בזה, נכון?

אתה יכול להגיד: מלחמה, עניינים, טורקיה וזה. אבל עובדה, אם אנחנו מדברים עובדתית, בן אדם שרוצה ואוהב לבשל, ומבשל לילדים, נכנס לסופר ואומר: רגע, הם הבטיחו לי לפני שנה ושמונה חודשים הורדת מחירים, ושום דבר לא ירד. אז עם כל האהבה שלי לבישול, עם כל האהבה שלך לבישול, צריך להודות שבכלכלה נכשלתם. לא הצלחתם להוריד את יוקר המחיה. אגב, אתמול, אתה תופתע לשמוע עכשיו, אתמול זפזפתי בין הערוצים וראיתי בערוץ 14, במהדורה המרכזית, שערוץ 14 מדבר סוף-סוף לעניין על הנושא של הורדת דירוג האשראי. הם מדברים על כך שזה יפגע בכלכלה, הם מדברים שזה יפגע בנושא של השקעות בישראל. שפשפתי עיניים, אמרתי: זה לא הגיוני, פתאום מדברים לעניין.

ראש הממשלה לא קשור לאירוע, זו אחריותו של שר האוצר. אז אמרתי: אוקיי, לפחות שר האוצר, מצאתם מישהו שאחראי לזה. אתם לא תוכלו להפיל את זה רק על שר האוצר, כי זו האחריות של הממשלה כולה. הורדת דירוג האשראי תפגע בכולנו, לא רק במי שהצביע לממשלה הזאת. ההורדה הזאת פוגעת קשה בכל אחד ואחד מאיתנו. אז אי-אפשר אחר כך לבוא ולהגיד: לא ידעתי, לא הייתי שם, זו אחריות של שר האוצר. לא, זה אחריות שלכם כממשלה, ובכלכלה צריך להגיד שאתם, איך אומרים? לא עמדתם בציפיות, לא מאותו סרטון מפורסם של תחנת הדלק, לא בהורדת האשראי. אני זוכר בדיוק מה אמר שר האוצר כאן, באולם הזה. הוא אמר: לא קרה שום דבר.

קרה דבר נורא, כי את הורדת דירוג האשראי היה אפשר למנוע אם הייתם עושים נכון גם את ההכנות, וכרגע לא ההכנות לא מתבצעות. שר האוצר, ראש הממשלה וכל מי שאחראי לכלכלה לא מכינים תקציב ל-2025. זו עובדה, אנחנו שומעים את הדרג המקצועי באוצר. אני לא יודע על מה אתם בונים בממשלה, אתם בונים על זה שנתפזר, נלך לבחירות בקיץ 2025, אז לא צריך תקציב, אבל אין כזה דבר שאנחנו באמצע אוגוסט, והממשלה לא התחילה לדון על תקציב 2025. ואנחנו העברנו תקציב ב-2021, אנחנו העברנו. אנחנו, הקואליציה בממשלה הקודמת, העברנו תקציב. בחודש אוגוסט התקציב עבר.

חשוב שהממשלה כבר היום תתחיל את ההכנות לתקציב, ואם שר האוצר לא נותן הנחיה להכין תקציב אז המסקנה היא אחת, שתי מסקנות, למעשה: או שהוא לא מבין את משמעות התקציב, שזה המסמך הכי חשוב שלפיו פועלת כלכלת ישראל, או שהוא פשוט בונה על זה שכנראה הציבור, לא כל כך מעניין אותו תקציב, אפשר למכור לו כל מיני סיפורי סבתא על זה שאנחנו פסע מניצחון וללכת לבחירות בחודש מאי, יוני 2025, כפי ששמעתי שמתכננים חלק מהשחקנים הקואליציוניים של ראש הממשלה. עכשיו אני רוצה לגעת, בשתי הדקות שנשארו לי, בנושא של החינוך. חבל באמת ששר החינוך לא נמצא פה, כי אנחנו נמצאים בקטסטרופה מוחלטת. שבועיים וחצי לפני פתיחת שנת הלימודים, אף אחד לא יכול להשיב כאן, בבית הזה, שלא תהיה שביתה בתיכונים. שר החינוך, שזה תפקידו,

הוא לא יודע איך תיפתח אם בכלל תיפתח שנת הלימודים בצפון. זה לא רק תיכונים וחטיבות, אלה גם גנים וגם מעונות יום. אלה מאות אלפי אנשים שצריכים למצוא מסגרת לילדים. אנחנו שומעים פה ושם על פתרונות לוקליים, נקרא לזה ככה, כשראש העיר או ראש המועצה רוצים להעביר בית ספר לעיר, אז תעביר 5 קילומטר, אם יהיו לך מחר טילים של החיזבאללה זה לא יעזור. אתה צריך לתת מענה מערכתי ולא להתחמק מהתשובות, וזה תפקידו של שר החינוך.

כחבר ועדת החינוך, נמשיך לדרוש תשובות משר החינוך בוועדה. אני רק רוצה להגיד, אדוני היושב-ראש, וזה סיפור, ובזה אסיים:

היית בכנסת הקודמת?

אדוני לא היה בכנסת הקודמת. בכנסת הקודמת, כשאנחנו היינו בממשלה, שר החינוך יואב קיש היה בין האחראים לריכוז האופוזיציה. אני לא זוכר בדיוק את התפקיד שהיה לו, אבל הוא זה שריכז את עבודת האופוזיציה מול הממשלה. אני זוכר את כל הביקורת הקשה שלו, כשהוא היה צועק, ממש צועק כאן, מהדוכן, והיה אומר: אתם,

פוגעים בלימודי היהדות. אתם אלה שמקצצים. הרי ההתקוטטות הזאת עם שרת החינוך יפעת שאשא ביטון נמשכה גם אחרי שהממשלה הוחלפה. אני רציתי לשאול אותו: אין עכשיו מול מי להתקוטט? אחרי שחברת הכנסת שאשא ביטון פרשה מהכנסת אז אין לו מול מי להתקוטט. אני מסיים את הסיפור. שאלתי את חבר הכנסת קיש אז, כשהיינו בממשלה, אמרתי לו: תראה לי בבקשה בית ספר אחד במדינה שבו אנחנו, כשהיינו בממשלה, פגענו בלימודי יהדות. הוא לא מצא בית ספר.

אני אומר את זה באחריות מלאה: הממשלה, וגם אתה חלק מהקואליציה, פוגעת בציונות. אני מסיים במשפט אחד: בכל מה שהממשלה הזאת עושה כרגע היא פוגעת בציונות, והכול משתמע מכך. תודה רבה. הפגיעה בציונות תעלה לנו ביוקר, תעלה לנו ביוקר, וזאת הממשלה שחבר כנסת ושר החינוך יואב קיש חלק ממנה. הם פוגעים קשות בציונות והכל משמע מכך. תודה רבה. חבר הכנסת מנסור עבאס, בבקשה. בבקשה, לרשותך עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שוב בן גביר, השר לביטחון לאומי, מנסה לחרחר מלחמה, מלחמת דת: מתגרה במוסלמים, מנסה להסית את ההמון, מנסה ללבות את השנאה. ובניגוד לטענות שלו שהסטטוס קוו השתנה ושהוא מאפשר לקיים תפילות פולחן בתוך מסגד אל-אקצא, ראש הממשלה דאג מהר מאוד להוציא הודעה שהסטטוס קוו לא השתנה ולא ישתנה, לדבריו. כמובן שאנחנו מאמינים במקרה הזה לבן גביר ולא מאמינים לבנימין נתניהו, כי בסופו של דבר המציאות היא שמדברת בעד עצמה. אם באמת ראש הממשלה בנימין נתניהו כן בכוונותיו ודובר אמת בהקשר הזה, הוא פשוט היה צריך לתת הוראה אחת ברורה ולא לאפשר לא לבן גביר, לא לשרי הממשלה, לא לחברי הכנסת, להיכנס למסגר אל-אקצא. זה מאוד פשוט. הסמכות נמצאת אצלו, ויש לו סיבה חשובה, מוצדקת, לקבל את ההחלטה הזאת, אבל הוא לא עושה את זה. את הדברים האלה ציינתי והעליתי בפעם שעברה כשבן גביר פרץ אל תוך מסגד אל-אקצא, ושוב הוא הצהיר שהוא מאפשר קיום תפילות והוא עושה את זה בעצמו, והפעם נכח בזמן התפילה. שוב העליתי את זה, ואמרתי שראש הממשלה אחראי, ראש הממשלה הוא שמאפשר לו להיכנס למסגד אל-אקצא, והחלטה אחת מראש הממשלה והסמכות, הוא הדגיש שהסמכות נמצאת אצלו כראש ממשלה בכל מה שקשור למסגד אל-אקצא.

שיקבל את ההחלטה הזאת וימנע משרים וחברי כנסת, שכל מה שהם עושים זה ללבות שנאה ולחרחר מלחמה, מלחמת דת, ולהוסיף שמן למדורה. בעצם המשפט הזה מייצג נאמנה את המדיניות של ממשלת בנימין נתניהו. כל דבר שמוסיף להסלמה, גורם לאנשים להתסיס, לעשות פרובוקציה, כל מה שאפשר לעשות, הם עושים את זה, כדי להוביל את הציבור הפלסטיני, גם במזרח ירושלים, גם בגדה המערבית ואפילו את הציבור הערבי, אזרחי מדינת ישראל. גם יש מי שמעוניין לגרור אותם להתנגשות, להסלמה, לתגובה, לאחר שהצלחנו במשך חודשים רבים לשמור על השקט, לשמור על מחויבות אזרחית, על אף התוצאות הקשות והנוראיות של המלחמה. הציבור הערבי, בהיותו חלק מהעם הפלסטיני, כואב את תוצאות המלחמה גם ברמה הלאומית, גם ברמה הדתית, אבל גם ברמה האנושית וגם ברמה המשפחתית. המון אנשים איבדו את יקיריהם, בני המשפחות שלהם, ילדים ונשים וזקנים ואזרחים לא מעורבים. ולכן אנחנו רואים שיש כאן אסטרטגיה, יש כאן מטרה לנסות להבעיר את האזור כולו ולתת עוד אלמנט נוסף בסכסוך הזה. ואולי יש מי שמקווה להוסיף עוד חזית, כי כל הזמן, במשך שנים, דיברו על החזית הפנימית, שהיא החזית הכי קשה, שהיא החזית הכי מסוכנת, שהיא החזית שתפריע ותפגע קשה בביטחון מדינת ישראל וכו' וכו', ולשמחתנו האזרחים הערבים ידעו להתנהל ולהתנהג בצורה נכונה, חכמה, ולא נתנו את האפשרות הזאת לא לממשלה עצמה ולא לבן גביר, שאכן הוא כל הזמן מנסה למצוא את הדרך איך אפשר לפתוח עוד חזית אפילו מול האזרחים הערבים. והוא עושה את זה לא רק במישור ההתגרות בסמלי הדת דרך מסגד אל-אקצא, אלא הוא עושה את זה גם בהגברת פעולות הריסת הבתים. מי שאחראים על הנושא הזה הם גופי האכיפה, ולמעשה זו פעם ראשונה ששר, שכל תפקידו היה לנסות לתת, לספק את שירותי המשטרה לגופי האכיפה, שבדרך כלל התנהלו בצורה רגועה יותר, יחסית, בן גביר כל הזמן דוחף אותם, ודוחף את המשטרה עצמה להיות מעורבת. ולכאורה המשטרה, במקום שתהיה גוף שנותן שירות של אבטחה, הפכה להיות גורם שהורס בתים, שדואג לממש את הצווים גם אם יש סיכוי שבית המשפט ייתן הוראה אחרת. ואלה שני מקרים, אדוני היושב-ראש, שהיו, שנודעו לי, אחד בכפר קרע ואחד בישוב א-סייד: בכפר קרע התקבל ביטול צו ההריסה מבית המשפט בחדרה, ובעל הבית הביא והציג את הצו בטלפון לקצין המשטרה. אני אגיע לא-סייד, כן. אום בטין. אום בטין, נכון, סליחה. בעל הבית הציג את הביטול של הצו לקצין משטרה, והוא בכל זאת התעלם, נתן הוראה, ושברו שני קירות. ואז המשטרה חזרה לבית המשפט, ואחרי כמה שעות הוציאו צו חדש,

שהבית כבר נמצא בתהליך הריסה, ומסוכן להשאיר את הבית בלי להשלים את ההריסה. אותו מקרה היה באום בטין. באום בטין במשך שעות האנשים התבצרו שם וניסו לשכנע את כוחות המשטרה ואת רשויות האכיפה שבית המשפט דן בנושא - - מדוע זה קרה?

- - ובכל זאת הם מימשו באום בטין.

מה העילה, בנייה בלתי חוקית?

אני אתאר מה היה שם.

עשו את ההריסה, וכעבור פחות מחצי שעה התקבל פסק דין בבית המשפט שמבטל את צו ההריסה, מבטל אותו, כי יש שם אופק תכנוני. היישוב הזה כבר מוכר מזה, פחות מ-20 שנה, מ-2006 2007, ועד היום אין תוכניות מוכנות. לכן אנשים קיבלו הקצאות קרקע, כל אחד והחלקה שלו, וממתינים לרשויות לתת אישורים וכו'; בינתיים הם מעבירים את הבתים שלהם לחלקות האלו. אבל בינתיים הם בנו בנייה בלתי חוקית,

עד האישורים האלה? עד האישורים בנו בנייה בלתי חוקית?

היישוב לא מוכר במקור, אבל עובדה שבית המשפט העליון קיבל החלטה שהוא מבטל את צו ההריסה, והמשטרה, ומי שעומד מאחורי המשטרה, דוחף לממש את הצו הזה. מה האינטרס הזה? מה הרצון הזה להרוס את הבתים של האנשים? מה הם חושבים בראש שלהם? הם יודעים שמתנהל דיון בבית המשפט בשני המקרים האלה,

בית המשפט נענה לפנייה של בעלי הבתים וביטל את הצו, ובכל זאת המשטרה דוחפת לממש את הצווים האלה. אז יש כאן אינטרס מעבר למימוש הצווים או החוק, אלא אינטרס באמת לראות את הבתים הרוסים. זו המטרה, זו התכלית שלהם,

שלא רק שהיא לא ראויה אלא היא תכלית פסולה. ולכן כל הזמן אנחנו מנסים - - - תודה רבה.

במשפט, אדוני היושב-ראש. לכן אני חושב שהמדיניות הזאת, להוסיף שמן למדורה כל הזמן, לנסות למשוך את החברה הערבית ולהביא אותה להסלמה ולהתנגשות חזיתית עם רשויות המדינה או עם המשטרה, מה החוכמה שיש בגישה הזאת?

תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. שר החינוך יחזור לדיון? הוא ישיב על ההצעה, כן. הוא משיב מבלי לשמוע. שיטה טובה.

הוא יודע מה להגיד. מי מקשיב למי? מי מקשיב? אף אחד לא מקשיב. תכף נבדוק איפה שר החינוך. בבקשה, לרשותך

לא ייאמן.

מעניין באמת אם שר החינוך הוא זה שיענה. לא יכול לבוא לשמוע דיון בהצעה לסדר-היום על חינוך?

יש כאן שר,

מבחינת הפרוטוקול,

זה לא העניין.

עם כל הכבוד לשר אמסלם,

הוא אחראי על החינוך?

בבקשה. השר בבניין. הוא מתכנן להשיב, לא השר אמסלם ישיב. תודה רבה.

תגיד לי, על מה הוא מדבר? על מה הוא צועק? תאמר לו שאני צודק. אפשר להתחיל? ודאי, מה? כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אנחנו בפני פתיחת שנת לימודים, ובשנה רגילה היינו אמורים להיות שמחים על העובדה שהילדים שלנו, הנכדים שלנו, חוזרים לבתי הספר, והמשפחות אמורות להיות עכשיו במצב של להתכונן לפתיחת שנת הלימודים, לקנות ספרים, ילקוטים וכו'. אבל לצערנו המשפחות, מאיפה שאני מגיעה, כולם, אני לא יודעת אם כולם יודעים, אני גרה בעכו, ואנחנו שם כולנו נמצאים, כמו כל הצפון וכנראה גם אזרחי המדינה, במצב של חרדה כבר שבועיים. אם תפרוץ מלחמה, והיא תהיה מלחמה אזורית, אנחנו בצפון נהיה עוד יותר בקו החזית והאש. אני רוצה להגיד שאפשר לעצור המלחמה הזו, אפשר למנוע את ההרס שיכול להגיע עם המלחמה הזו. הדרך לעשות את זה היא להגיע להפסקת אש דרך מתווה ועסקת חילופים בעזה. הפסקת המלחמה בעזה יכולה למנוע את המלחמה האזורית שתביא עלינו אסון. זה מה שאומרים האיראנים, זה מה שאומרים בחיזבאללה, זה מה שאומרים האמריקאים, זה מה שאומרים האירופאים, זה מה שממשלת ישראל הזו לא מוכנה לעשות. אבל עוד לא מאוחר, עדיין אפשר למנוע את המלחמה בצפון ובאזור כולו. צריך להגיע למתווה, לעסקה עכשיו ולהפסקת אש, כדי שנוכל להתחיל לחזור לחיים נורמליים, כדי שנעלה על הדוכן הזה ונדבר על המצב הרעוע של מערכת החינוך, החינוך באופן כללי במדינת ישראל, ועל הבעיות שאנחנו עומדים מולן. אני חושבת שאי- אפשר לפסוח על העובדה: כשאנחנו מדברים על להתכונן לשנת הלימודים, ובאותה עת על להתכונן שאולי תפרוץ מלחמה אזורית, אנחנו חייבים להזכיר את העובדה שרק ב-11% מבתי הספר הערביים יש מיגון מלא והם ערוכים למצב החירום. זאת המציאות הקיימת. כ-85,000 מטר מרובע לא מוגנים בבתי הספר הערביים. 140,000 ילדים

המינימום שבמינימום של תשתית, של מחשבים ואולי אינטרנט, אם יצטרכו ללמוד מרחוק. ועוד מהימים הרגילים, ל-5,000 ילדים בנגב בגילים שבין שלוש לחמש שנים אין שום מסגרת חינוכית, למרות חוק חינוך חובה. וזאת לא בעיה שהיא תוצר של המלחמה, זאת בעיה שמשרד החינוך גורר כבר שנים על גבי שנים בלי שום פתרון. אתמול אני מגלה שמשרד החינוך כבר התחיל להפעיל את ההפרטה,

של מערכת החינוך, כאשר מכניסים מורים למערכת החינוך בהסכמים אישיים, ללא חובה שתהיה להם תעודת הוראה.

כי יש מחסור במורים, וכולנו יודעים שיש מחסור במורים. אבל העודף במורים ערבים שקיים במדינת ישראל, אף פעם משרד החינוך לא רואה בו פתרון. אי-אפשר להכניס מורה ערבי, חס וחלילה, שלמד מתמטיקה ויש לו תעודת הוראה, ללמד בבית ספר יהודי.

רק משרד החינוך יכול להסביר את זה. לצערי הרב, אני חושבת שמערכת החינוך גם לא התכוננה מספיק למצב הנפשי ולחוסר הביטחון שמרגישים כלל התלמידים, אזרחי מדינת ישראל, והיא לא התכוננה לטפל בבעיות הרגשיות שקיימות אצל הילדים.

ממשלת החורבן מבינה את כוחו של החינוך רק כשהוא קיים בעזה. הם לא מבינים את כוחו של החינוך לתקן את המצב במדינת ישראל, אבל מבינים שכוחו של החינוך קיים אצל אחרים, ולכן צריך להחריב את מערכת החינוך בעזה. אי-אפשר לא לדבר על העובדה ש-91% מבתי הספר בעזה הוחרבו כליל או שניזוקו ואי-אפשר להמשיך בהם את הלימודים. אתם מתארים לעצמכם של-600,000 תלמידים במערכת החינוך בעזה לא היו לימודים בשנה שעברה ולא יהיו לימודים בשנה הבאה? ו-87,000 סטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות לא יוכלו להמשיך את הלימודים. כנראה ממשלת החורבן מבינה את כוחו של החינוך רק בלהחריב אותו, ולא לבנות משהו במערכת החינוך הישראלית.

אני מביאה לכם את האתגר העיקרי לשנה הבאה. לפני יומיים, השבוע, יצאו שני דוחות מטלטלים, בעיניי, שנוגעים לעניין החינוך המוסרי, איך אפשר לספוג את המידע שיש בדוחות האלה: דוח אחד של ארגון בצלם, שנקרא Welcome to hell, ברוכים הבאים לגיהינום. ככה בירכו החיילים והסוהרים את האסירים הפלסטינים שהביאו, ואמרו להם: Welcome to hell. הוא מדבר, לאחר ראיונות עם 55 אסירים ועדויות מאנשים, כולל אזרחי מדינת ישראל שנעצרו בתחילת המלחמה ויצאו ללא שום כתב אישום. מעצרי שווא, על עינויים אדירים שקורים בתוך בתי הסוהר, ולא מדובר רק על שדה תימן. מדובר על כל בתי הסוהר. עינויים בלתי מתקבלים על הדעת. כבר עברנו מלדבר על פיתות ואוכל, אנחנו מדברים על עינויים בגוף ובנפש. תחקיר אחר שפרסם הארץ היום הוא על הפעלת פלסטינים כמגנים אנושיים. מלבישים תושבים עזתים, תופסים אותם, מלבישים אותם במדי צה"ל, ככה אומר התחקיר, ושולחים אותם לתוך המנהרות או לתוך הבניינים עם מצלמות, כדי לגלות אם הבניינים האלה מסוכנים. וזה קורה כאשר קצינים בצה"ל יודעים על זה. את זה לא אני אומרת, אפילו הצבא הודה בזה. אז מה תגידו על הדברים האלה? במקום לצעוק על עופר כסיף, צריך לצעוק על זה שהמערכת מאפשרת דבר כזה. במקום לחשוב שהבעיה היא חברי הכנסת הערבים שמסיתים, תסתכלו על הפשעים שקורים. זה מה שמסית. זה האתגר החינוכי האמיתי של משרד החינוך בשנה הבאה, להתגבר על כל משובי השנאה שמשודרים יום-יום לילדים בבתים. אתמול ביקרתי ברהט אצל הנשים שהותקפו על ידי המתנחלים בצורה בלתי מתקבלת על הדעת. אחת עם רגל שבורה, אחת עם צלעות שבורות. כולן עם חבורות בכל הגוף. אבל הפחד שהיה בקול שלהן, אי-אפשר לתאר אותו. הטראומה, אי-אפשר לתאר אותה. אני רק אומרת לכם, הילדה בת השלוש שהייתה איתן דיברה לפני הפשע הזה. סבתא שלה אמרה לי: היא שכחה את המילים. הילדה הפסיקה לדבר אחרי ששמו לה רובה בראש.

וחברת כנסת עוד מעזה פה לשבת ולהגיד: אולי היו במשימת ריגול. תלכי, תרחפי בעולם אחר, מספיק עם ההזיה. תכעסו על מי שבאמת מפיץ שנאה ופשעים, והינה אתגר למערכת החינוך. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, אדוני השר, בנאום הקודם שלי היום התייחסתי לישיבתן של בני ובנות משפחות החטופים ביציע. אני שמח שאחרי פנייתנו התאפשר לכל בני המשפחות לשבת ביציע, וחבל שמלכתחילה הוצרו צעדיהם בבית הזה. אבל צריך לומר, אדוני היושב-ראש, שטיפות של רעל שמותזות בבית הזה נגד משפחות החטופים, בוועדות ולעיתים גם כאן במליאה, הופכות לנחלים גועשים כשמדובר ברשתות החברתיות. רק בימים האחרונים נחשף כיצד אדם מן היישוב, מכובד, בעל חברה שזוכה במכרזים של מיליונים ממשרדי הממשלה, הפעיל פרופיל פייק ברשתות החברתיות, שהשתלח בעינב צנגאוקר, אימו של מתן החטוף, בצד קריאות לירות במפגינים בקפלן. שמו מפורסם, הוא ידיד של משפחה קיסרית כזאת או אחרת, מהיישוב שלהם. הרעל ברשתות החברתיות, נחלי הרעל וההסתה הופכים לשיטפון של ממש כשמדובר באלימות ברחובות. כל השלטים בזכות שחרור החטופים, לרבות אלה שנושאים את תמונותיהם, הושחתו בשבוע האחרון בעמק חפר. במקומם נתלו תמונות של "ניצחון מוחלט" ושל "לא מפסיקים עד הניצחון המוחלט". אני ראיתי כיצד עוברת חבורה מאורגנת עם ציוד ברחובות תל אביב ומסירה תמונות של חטופים. הרוח הרעה שמתחילה כאן בבית הזה הופכת להיות טורנדו הרסני ברחובות, ואף אחד לא לוקח אחריות. כולנו אחראים לה - - אף אחד לא לוקח אחריות.

לא תשמע, לא תשמע חברי אופוזיציה מדברים סרה במשפחות חטופים או משפחות שכולות שדעתן לא כדעתנו.

לא כולנו אחראים באותה מידה. מכונת הרעל עובדת בעיקר בצד אחד של הבית הזה. את סיסמאות תשעה באב סיימנו אתמול. הגיע הזמן לדבר אמת. מכיוון שאנחנו מדברים אמת, אז בואו נדבר, אדוני היושב-ראש, על האמת שהתגלתה לפני שעתיים.

כשבן גביר ווסרלאוף עלו להר הבית, ברשתות כתבו: נתניהו סמרטוט של בן גביר. נתניהו לא מצליח להכניע את בן גביר. עכשיו מסתבר שב-8 באוגוסט, ד' באב, השר וסרלאוף שלח מכתב ליוסי פוקס, מזכיר הממשלה, והודיע לו שבשעה 08:00 בתשעה באב הוא מתכנן לעלות להר הבית. היום השר וסרלאוף אמר בריאיון באחד מערוצי הרדיו שהכול היה מתואם. אז מסתבר שנתניהו שקרן, כי נתניהו הודיע אתמול שהוא נגד העלייה הפרובוקטיבית הזו, ושהסטטוס קוו נשמר, אבל אתמול וסרלאוף ובן גביר חגגו את שינוי הסטטוס קוו. אז אחת משתיים: או שהוא שקרן, נתניהו, אפשרות די סבירה, לאור העבר שלו, או שהבן אדם לא זוכר מה קרה אתמול. הוא לא ידע. עכשיו אדוני, אני אומר לך, שר החינוך, מה רע בלעלות להר הבית כרגע, בביקור מתוקשר שמשנה את הסטטוס קוו - - הוא לא אמר מה רע, הוא אמר: מה הבעיה. - - כי אנחנו נמצאים כרגע, אדוני, עם שתי חזיתות: חזית אחת של קידום עסקה לשחרור החטופים, והחזית השנייה של רתימת מדינות האזור הסוניות המתונות, ירדן, ממלכת ירדן, שבהסכם השלום אתה יש סיכומים לגבי הסטטוס קוו בהר הבית, וערב הסעודית. אנחנו מנסים לרתום אותן לחזית של ההגנה מפני מהלכים תוקפניים של החזית האיראנית. אז כאשר אנחנו עסוקים בקידום עסקה לשחרור חטופים, אם אתם עסוקים בזה, וכאשר עובדים על בניית חזית אזורית עם ממלכת ירדן, עם ערב הסעודית ומדינות נוספות לבלימת תוקפנות איראנית, לתת לבן גביר ולווסרלאוף לעלות להר הבית זה לשחק באש. זו עוד הוכחה שנתניהו לא מעוניין בעסקת חטופים, זו עוד הוכחה שנתניהו מעוניין בהמשך המציאות הנוכחית, זו עוד הוכחה שנתניהו לא באמת מתכוון לקדם עסקה ושגס ליבו באינטרסים הביטחוניים הכי יסודיים של מדינת ישראל בעת הזו. ידעו אזרחי ישראל שבשעה שכוחות הביטחון,

המוסד, עסוקים בסגירת מהלכי ההגנה עם מדינות האזור המתונות, נתניהו, ביודעין, אפשר לבן גביר ולווסרלאוף לדחוף אצבע בעין לשותפות שלנו.

וכל אמירה אחרת היא שקר נתעב.

אדוני שר החינוך, אני מודה לך שאתה כאן בדיון. חלק מהדברים כבר נאמרו. אני גם יוצא מנקודת ההנחה שהמשימה שהתגלגלה לפתחך רחוקה מלהיות טריוויאלית, ושאין ספק שיש אתגרים אובייקטיביים רבים בפתיחת שנת לימודים כאשר עשרות אלפי תלמידים מפונים מביתם ועוד מאות אלפי תלמידים ממשיכים לחיות בתוך קו האש בצפונה של הארץ. אבל אדוני השר, אנחנו נשמח להבין ממך: איך יכול להיות שקרוב ל-300 מבני חינוך בצפון הארץ במרחק של עד 9 ק"מ מהגבול לא ממוגנים? איך יכול להיות שבעשרת החודשים האחרונים, גם באזורים שבהם ניתן לבצע עבודות, כי הם לא צמודי גדר, לא מיגנתם את 300 מוסדות החינוך הלא-ממוגנים? אנחנו מבקשים לדעת מדוע לא מצאתם את כל הכספים הנדרשים בשביל להקים עוד בתי ספר עורפיים, גם במועצה האזורית אשכול, גם במועצות אזוריות בצפון? מדוע היום, שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים, אין מערך הסעות באוטובוסים ממוגנים בצפון הארץ וחלק גדול מהתלמידים, לא כולם, ייסעו מהקיבוצים כדוגמת עמיר וכפר בלום לבתי ספר עורפיים ברכבים לא ממוגנים? אני מבקש לדעת, כבוד השר, מה עשית ב-18 החודשים שלך כדי לצמצם בצורה משמעותית את המחסור במורים, ואל תספר לי על זה שלפני שבועיים התחלתם לחפש מורים בחוזים אישיים. בהתאם להסכם עם הסתדרות המורים, חסרים בין 4,000 ל-6,000 מורים בישראל. לא עשיתם דבר משמעותי לסגור את הפער. איפה היית בשנה וחצי האחרונות בעניין ההסכם עם ארגון המורים? מדברים על תחילת השנה, אבל תלמידי י"ב סיימו את השנה שלהם בלי ציוני מגן, בלי מסיבות סיום ראויות, בלי טיולים, בלי פעולות חינוכיות, בלי חלק גדול מציוני הבגרות. עד לרגע הזה לא סגרתם הסכם קיבוצי עם ארגון המורים, שנתיים אחרי שהסתיים ההסכם הקודם. תאמר לי, אדוני, איך יכול להיות שדווקא עכשיו יש גל עזיבות כל כך גדול במשרד החינוך? כל הצמרת של מחוז דרום, המחוז הכי חשוב וקריטי כרגע בצד מחוז צפון, כולם עזבו. עכשיו אתה תאמר לי - - - - - - כן, כן, תתפלא עם כמה מהעובדים שלך אני מדבר. תתפלא. אתה שומע, אדוני השר? תתפלא עם כמה עובדים בכירים במשרד שלך אנחנו מדברים. אתה תספר שהכול כהונות שהסתיימו, מכרזים שיצאו. גם אתה הופך את משרד החינוך למרחב של מינויים של מקורבים, ומעדיף שיקולים פוליטיים על פני שיקולים מקצועיים. כמובן, איך אפשר - - - תן שם אחד של מינוי פוליטי, שם אחד. אחד - - - זה שלא דאגת להאריך את הכהונה של מנהל מחוז דרום - - סתם להשמיץ.

שלא - - - - - זה שאפשרת לכל הסגל של מחוז דרום להתחלף בעת הזו, זו ההוכחה הטובה ביותר. אתה יודע איזה גל עזיבות, ממנכ"לים ועד סמנכ"לים, כולל כאלה שעבדו צמוד איתך, קמו ועזבו. מהם אנחנו שומעים, לא מהעיתונאים. מהם אנחנו שומעים על תרבות העבודה אצלך במשרד - - תודה רבה. מייד, אדוני, עוד משפט אחד. - - על המצגת המצחיקה שלך על תגבור הממ"חים. בוא תעלה לכאן ותספר לנו כמה ממ"חים חדשים נפתחים השנה. כמה בקשות לפתיחת ממ"חים דחיתם? אנחנו מחכים לנתונים האלה בוועדה לביקורת המדינה, ואתם מסרבים להביא.

ועכשיו, אדוני, באמת משפט אחרון, ברשותך. קודם זה לא היה באמת? באמת, בסיום הדברים, אתמול קראנו בהפטרה של תפילת המנחה את נבואת הנחמה של ישעיהו. בנבואה הזאת נאמר: "ונתתי להם בביתי ובחומֹתַי יד ושם". אנחנו מחויבים לתת יד, שם ופנים לכל 115 החטופים, לא בחומותינו אלא על הכיסאות של ראש הממשלה ושל שרי הממשלה, כי העובדה והאמת המבהילה שהולכת ומתבררת היא שראש ממשלת ישראל שוכח את אחינו ואחיותינו החטופים, ואנחנו כאן כדי להציב את פניהם לנגד עיניו. תודה רבה. אדוני שר החינוך יואב קיש, בבקשה. הבעת עמדה, אחרי דברי השר. אלה הפנים על כיסא ראש ממשלה. ראש ממשלה שלא מקבל עסקה, הפנים של אחינו ואחיותינו החטופים יהיו על הכיסאות, על כיסא ראש הממשלה שמפקיר את החטופים.

חבל - - - חבל שיוציאו אותך. אני רוצה לענות לך. גלעד, אני רוצה לענות לשקרים שלך. - - - שחגגה יום הולדת - - - גלעד קריב, אני קורא אותך קריאה ראשונה. גלעד, תפסיק עם ההצגות - - - תקבל תשובות. - - - קריב, אתה בקריאה שנייה. - - - חבר הכנסת גלעד קריב, קריאה שלישית.

נא להוציא אותו. ראש ממשלה שקרן שמפקיר את אחינו ואחיותינו החטופים. (חבר הכנסת גלעד קריב יוצא מאולם המליאה.) חבל, חבר הכנסת גלעד קריב. אתה עולה פה על הבמה ומשקר. חבל, גלעד. אתה עולה פה על

חבל שהוא בחר לעורר מהומות ושירחיקו אותו. רציתי להתייחס לדברים שלו. מה עם הממ"חים, שר החינוך? אני אתייחס לכל מה שביקשתם. אני באתי לענות כי חשוב לי להיות פה, ואני מצפה שתקשיבו.

חברת הכנסת שרון ניר, אסור. אני מבקש שתורידי את - - - אסור. זה הפרוטוקול. התמונות של החטופים הן לא פרובוקציה. מה אסור בזה?

מה אתה חושב על - - - דיברתי על הצעקות של גלעד פה במליאה, שפשוט רצה שיוציאו אותו.

היה פה על הבמה לפני רגע. - - - הבנת הנקרא. חברת הכנסת נעמה לזימי, קריאה שנייה. את בקריאה שנייה.

ספר - - - את מפריעה, וממשיכה להפריע.

תן לה להגיד מה שהיא - - - - - - חברת הכנסת נעמה לזימי,

אני לא רוצה להוציא אותך. את בקריאה שנייה. לאפשר לשר להשיב על דברים מאוד חשובים שאמרו כאן הדוברים הקודמים. שר החינוך עומד כאן כדי להשיב על כל הדברים שאמרתם. תאפשרו לו. אין צורך כרגע. היה זמן להביע את עמדותיכם עד עכשיו. רק תסתכל, אם אפשר. אני אתחיל עם האמירה השקרית שהוא טוען שממנים אנשים פוליטיים במשרד החינוך. אני רוצה לומר בצורה הכי ברורה, אמרתי לו: תביא לי מינוי פוליטי אחד. כל המינויים נבחרו במכרזים. כולם עמדו בכל תנאי הסף, כל הבעיות שהיו. פשוט בושה וחרפה שעולה בן אדם בלי שום הבנה ואומר דבר שכזה. אני אגיד יותר מזה: התחלפה מנהלת במחוז ירושלים, הגיעה מנהלת למחוז צפון, למחוז ההתיישבותי מונה מנהל, למינהל חברה ונוער, למינהל חדשנות וטכנולוגיה, סמנכ"לית אסטרטגיה, אגף בכיר תקומה, כל הדברים האלה, במכרזים מסודרים של - - - חברת הכנסת פנינה וחברת הכנסת ניר, זה בניגוד לפרוטוקול. אני קורא לכן בקריאה ראשונה. אני מבקש להוריד את זה. זה בניגוד לפרוטוקול. נא להוריד את זה. מה הבעיה עם זה? ראש הממשלה לא פה - - - להחזיר את החטופים. בניגוד לפרוטוקול. אני מבקש להוריד. כולנו, כולנו חרדים לגורל החרדים. כולנו עסוקים בזה. אין צורך לעשות פרובוקציה מיותרת.

מי שלא יוריד, אני אוציא אותו מהאולם. בואו נלבש אותן. בואו נלבש אותן - - - אסור לך ללבוש.

זה הפרוטוקול. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. מותר לנו - - - מה שבא לנו. אישרו, אישרו. לא, לא. אישרו להניח את זה. - - - - - - איפה החולצות - - - אני מבקש. נא להוציא את כל מי שלובש חולצות. כל מי שלובש חולצות,

מי שואל אותך מה ללבוש? זה לא בתקנון הכנסת.

מותר לנו ללבוש - - - שבו במקומותיכם. שבו במקומותיכם. הבנתי. - - - אני יכול לבוא

לראשונה, אחרי הרבה שנים שזה לא קרה, קרוב ל-8,000 תלמידים חדשים מצטרפים לממ"ח בעקבות מהלך מאוד משמעותי של משרד החינוך. 50% צמיחה בממ"חים, כולל קהילות שלא היו מעולם בממ"חים. גם עם מוסדות הפטור, גם עם הרשתות, צמיחה מדהימה.

ממ"חים, הפקרתם את הממ"חים.

אמירה כזאת הזויה שנאמרה על ידך לא שמעתי מעולם. 50% צמיחה בממ"חים. מאיפה הגעת להזיה שאת מדברת עליה? כי אנחנו היינו על המשמר, כי אנחנו - - - אתם? אנחנו עשינו את הדבר הזה. ב-1 בספטמבר הממ"ח מקבל עוד כ-8,000 תלמידים שמגיעים ממוסדות הפטור וממוסדות המוכש"ר. מדובר בשינוי דרמטי במדינת ישראל. השינוי השני הדרמטי זה שאת אותו דבר אנחנו נכניס גם לרשתות. אני אדבר על זה בהמשך. עכשיו לגבי התשובה שלטובתה הגעתי לקריאה. הוא אמר - - - אני רוצה להגיב על המ"מחים. דיברתי עניינית. לא דיברתי אלייך, דיברתי עניינית. אני אגיב עניינית. אדוני יושב-ראש הישיבה, חברות וחברי הכנסת, מדינת ישראל במלחמה על הבית מאז 7 באוקטובר, במלחמה חודשים ארוכים, ואין ספק שבתקופה האחרונה יש גם מתיחות רבה בצפון ובכלל. אני אומר בכל מקום, ואני אגיד גם פה, שההערכה שלי, ואני חושב שהאינטרס של מדינת ישראל, זה להגיע להסלמה בצפון, למלחמה עצימה מול חיזבאללה ולבנון, על מנת שנצליח להחזיר את החיים של תושבי הצפון למסלולם. אני לא רואה שום דרך אחרת להימנע מהכרעה בצפון. וכן, יש לפנינו תקופה לא פשוטה ומורכבת. לראשונה מאז ספטמבר 1948, לא יודע אם הכרתם את זה או לא, שזה היה בזמן מלחמת העצמאות, מערכת החינוך עתידה לפתוח בפעם השנייה מאז קום המדינה את שנת הלימודים הקרובה בזמן מלחמה. צוותי החינוך המסורים שלנו נכנסו תחת האלונקה, ומתחילת המלחמה עושים מעל ומעבר כדי לתת את המענים עבור כלל תלמידי ישראל. היו לנו 51 תלמידים שנרצחו, 35 תלמידים שנחטפו, מהם שניים עדיין בשבי, 24 תלמידים יתומים משני הוריהם, והיו לנו כ-40,000 תלמידים שהיו מפונים בתחילת המלחמה מהצפון והדרום, והיום אנחנו עומדים על קרוב ל-16,000 תלמידים מפונים, רובם המוחלט מהצפון. התמודדנו במציאות מורכבת מאוד, והדגש שאני העברתי למשרד היה למצוא את הפתרונות תוך כדי תנועה, לוותר על כל הביורוקרטיה, ופשוט לתת מענים למצוקות. אני רוצה כדבר מרכזי לומר מפה, מהבמה הזו, תודה רבה ממני ומכל הבית הזה לכל עובדי ההוראה המסורים, שבאמת עשו מעל ומעבר בכל המקומות, שהלכו ועברו לאילת ועזרו למפונים, ושעשו שעות גם כשבני ובנות הזוג שלהם היו במילואים.

אני מצדיע לעובדי ההוראה שבמקום הזה חיזקו את מערכת החינוך - - - - - - - וחיזקו את התלמידים ואת הדור הצעיר והצליחו לחנך. - - - שב בשקט. שב בשקט. שב בשקט. חברת הכנסת טלי גוטליב.

ושם אתן סקירה מעמיקה על פתיחת שנת הלימודים. משרד החינוך ערוך ומוכן לפתיחת שנת הלימודים כסדרה, במועדה, בכ"ח אב תשפ"ד, 1 בספטמבר 2024. קיומה של שגרת חינוך בזמן מלחמה היא החוסן הביטחוני שלנו.

בין שהוא מפונה ובין שהוא מקו העימות, יוכל ללכת לגן, לבית הספר, וכל זאת במציאות ביטחונית רגישה ומורכבת בשגרת מלחמה. החזרה לסדר-יום חינוכי, למסגרת ולשגרת הלימודים היא העוגן המאפשר חזרה לשגרת חיים, ליציבות ולוודאות.

תיראה המערכת בשנת תשפ"ה? בשנה הבאה ילמדו למעלה מ-2.75 מיליון תלמידים ותלמידות, מגיל לידה ועד גיל 18, ובחינוך המיוחד, עד גיל 21. כ-20,000 מהם, היום המספר קצת יותר נמוך, כ-16,000 תלמידים, עדיין מפונים, וזה כ-0.5% מכלל תלמידי מערכת החינוך. חשוב לציין שאנחנו במשרד פועלים לפי הנחיות פיקוד העורף ולפי מערכת הביטחון ועצימות המלחמה, והתפתחות המלחמה תגזור את הצעדים הנדרשים. המענה החינוכי לתלמידי יישובי הצפון והדרום הוא האתגר שנמצא בראש סדר העדיפויות שלנו, ואנו מקצים את כל המשאבים כדי לספק את הצרכים החינוכיים של תושבי קו העימות בצפון ובעוטף. אנחנו מעניקים להם את כל התמיכה בתקופה המורכבת הזו. שנת הלימודים ביישובי קו העימות בצפון תיפתח במתווה עורפי, נוכח המציאות הביטחונית באזור. המשמעות היא שהתלמידים ילמדו בבתי ספר עורפיים שהקמנו בעבורם. מדובר ב-44 בתי ספר עורפיים, המרוחקים מקו העימות, ומאושרים ללמידה על ידי צה"ל ופיקוד העורף. בנינו אותם בתקציב של 152 מיליון שקלים, כדי לאפשר את חזרת התלמידים שפונו לקהילה ולסביבתם הטבעית.

הקצינו מיליוני שקלים לתגבור אמצעי אבטחה וביטחון בבתי הספר ובגני הילדים ביישובי קו העימות בצפון. שר החינוך - - - על מנת להשלים פערי איוש של מורים, אנחנו פועלים ללא הרף - - ב-1 בחודש לא ייפתחו תיכונים. - - כולל הקצאה תקציבית ייחודית לפתיחת מסגרות הכשרה במחוזות תל אביב ומרכז, על מנת לגייס לפחות 1,000 אקדמאים להסבה להוראה, שייכנסו ללימוד כבר בתחילת השנה, פועלים לצמצם את חוסרי המורים ביישובי קו העימות ולוודא שלא יהיו חסרים לפתיחת שנת הלימודים, וכמובן ממשיכים בתוכניות הסבת אקדמאים ומעבר מהייטק ומכוחות הביטחון להוראה. בנושא המפונים, מתחילת המלחמה, ליישובי הדרום והצפון - - - - - - - הקמנו מערך לימודי כולל לילדי המפונים, מרכזי יחד - - - - - זה קשור לוועדת החינוך, ביקשו ממני משהו מוועדת החינוך. - - בנושא המפונים, הקמנו את מרכזי יחד, מעל 340 מרכזי חינוך שפעלו ב-60 רשויות. בכל מרכז כזה מנהל חינוכי, אנשי צוות חינוכי, טיפולי ובלתי פורמלי, שנתנו ונותנים מענה לתלמידים, לרבות אנשי חינוך מיוחד, נוער בסיכון, יועצים פסיכולוגיים ועוד. הקצינו עשרות מיליונים לטיפול באתגרי המלחמה, בין היתר למחוזות, כמענה ישיר לרשויות, ותקצוב פר תלמיד לרשות המפונה לצורך הצטיידות. עכשיו אני רוצה לדבר על האתגרים המרכזיים של המערכת בשנת הלימודים תשפ"ה. העיקר הוא החזרה של כלל תלמידי ישראל למסגרת חינוכית בטוחה ויציבה ולשגרת למידה סדירה ורציפה, וכן המאמץ להשיג הסכם שכר עם ארגון המורים העל-יסודי. לגבי ההסכם עם ארגון המורים - - - מה עם הרשתות החברתיות? הרשתות החברתיות ייכנסו בטלפון. החרדיות, יואב. גם על זה אדבר. אני רוצה לומר שבנוגע לרן ארז ולארגון המורים, אני כבר כשלושה שבועות במרתון שיחות אינטנסיבי בלשכה שלי, יחד עם האוצר, יחד עם רן והנציגים שלו ונציגי מרכז השלטון המקומי, על מנת לסיים את העיצומים ולחתום הסכם שיאפשר לפתוח את שנת הלימודים כסדרה, לשפר את תנאי ההעסקה של המורים, ובכל זאת להימנע ממחלוקות. אני חייב לומר שהפערים עדיין רבים. לקחתם את התקציב של ההסכם למלחמה. לא, התקציב למורים יובטח והובטח על ידי שר האוצר, וברגע שיהיה הסכם, הכסף יהיה. מאיזה מקורות? 525 מיליון - - - מאיפה?

- - אני חושב שזה יהיה חוסר אחריות ממדרגה ראשונה ללכת לשביתה ב-1 בספטמבר, לא במצב הנוכחי ולא כאשר, אני יושב שם בחדר ואני אומר לכם: יש הצעה טובה מאוד למורי ישראל. ההצעה הזו, אני מקווה שנגיע להבשלה בימים הקרובים. אנחנו לקראת ישיבת הכרעות.

כל הזמן דיברו על החוזים האישיים. אני אומר לכם, הלוואי שזו הייתה הבעיה היחידה שלנו. מעבר לחוזים האישיים, יש הרבה מאוד סעיפים, הרבה מאוד טענות משני הצדדים. אנחנו צריכים לקחת את כל הפערים האלה, להכריע ולייצר מציאות שבה ההסכם ייחתם, גם לטובת המורים וגם לטובת יציבות מערכת החינוך. מה נעשה בשנה הקרובה? אנחנו מתמקדים בשיקום וחוסן, הנצחה וגבורה, לכידות חברתית וחדשנות. אני יכול לעבור על כל הסעיפים האלה, אני הולך לעשות את זה בוועדת החינוך, אז נראה לי שלא אעמיק בהם, אבל מה שאני כן רוצה לומר זה שברגע שתתחיל מערכה עצימה מול לבנון, אין ספק שתהיה לזה השפעה ישירה על מערכת החינוך. לאורך כל השנה, וגם בימים האחרונים, אנחנו ממשיכים להשקיע ולתרגל את נושא הלמידה מרחוק, ואין ספק שיהיו אזורים שלא יוכלו לחזור לשגרת לימודים במקרה שתהיה לחימה עצימה עם חיזבאללה בזירת לבנון. אמרתי, ואני חוזר ואומר: אני רואה את זה כתסריט הנכון וההכרחי על מנת להחזיר את התושבים לצפון. מדינת ישראל חייבת להיכנס למאמץ הזה ולהכות בחיזבאללה ובלבנון כדי לאפשר את חזרת הביטחון לצפון. אני גאה מאוד על הסכם השכר שהגשנו עם הפסיכולוגים החינוכיים, עם העלאת שכר משמעותית מאוד. הם אלה שבסוף נושאים בנטל של חיזוק החוסן הנפשי של התלמידים, והם מקבלים מאיתנו באמת בשורה. בעניין הזה בוודאי ובוודאי אני חושב שזה מהלך שכולכם תצטרפו לברך עליו. בשנה שעברה הוצאנו גם חוזרי מנכ"ל על מענים לתלמידים שהוריהם נעדרים מהבית בשל מילואים או שירות קבע, וחוזר מנכ"ל נוסף שעסק בליווי תלמידים בעקבות משבר מתמשך, בין היתר לתלמידים שבן משפחתם נפטר, נהרג או נרצח וליווי תלמידים שקרוב משפחתם חטוף, שב או נעדר, או שבן משפחתם נפצע או חולה במחלה המשפיעה על התלמיד. בשנה הקרובה נמשיך את ההטמעה של ההנחיות מול מנהלי בתי הספר, הגננות והיועצות. בהיבט של תוכנית תקומה לשיקום עוטף ישראל בדרום, משבר מלחמת חרבות ברזל שעימו מתמודדת מדינת ישראל מהווה גם הזדמנות לשינוי ולצמיחה. בתוכנית העבודה שמנו לעצמנו שלוש מטרות מרכזיות: הראשונה, תלמידים שמתקדמים ומתפקדים מבחינה לימודית, פנויים ללמידה וימצו את יכולתם וכישוריהם,

מנהיגות חינוכית וצוותי חינוך בעלי חוסן ומסוגלות להשיב את התלמידים לשגרות חיים, השלישית, העוטף יהפוך לחלוץ של חדשנות, יזמות ומצוינות של מערכת החינוך בישראל. התקציבים האלה חולקו, ויש פה בשורה משמעותית לתלמידי העוטף. גם בהיבט ההנצחה והגבורה, משנת הלימודים תשפ"ה מערכת החינוך תציין את יום הזיכרון הראשון לאירועי 7 באוקטובר ופרוץ המלחמה. במסגרת זו בתי הספר יערכו טקסי זיכרון והנצחה, שעות מחנך, סיורים בעקבות הנופלים והנופלות ומגוון פעילות חינוכית על גבורתם, בין השאר הנאום, אני חושב המכונן, של מנחם קלמנזון מצוות אלחנן, גם הוא נכנס לתוכנית הלימודים. אנחנו ציינו בשנה שעברה, בשנה שהסתיימה, את אירועי 7 באוקטובר במהלך חודש תקומה וגבורה, ונעשה כך גם השנה.

ובכלל מערכת החינוך, מצפה לשובם של החטופים והחטופות במהרה לבתיהם, ואנו מחזקים את ידי המשפחות ומחזקים את ידי החיילים שלוחמים למען החזרת החטופים וביטחון מדינת ישראל בכל הגזרות. אנחנו נפעל גם בשנת התשפ"ה לחיזוק הלכידות החברתית כבסיס לחיים בישראל, מתוך אחריות לשותפות מערכת החינוך בתיקון חברתי, הטמעת חינוך לשייכות, זהות ואחריות חברתית בשגרת בית הספר, חיזוק זהות אישית ולאומית בחיבורים בין-מגזריים במרחב רשותי ובחינוך הבלתי-פורמלי וחיזוק המכנה הישראלי המשותף בהובלת מנהלי בתי הספר כדמויות מפתח. ממלחמת העצמאות למלחמת חרבות ברזל מערכת החינוך במדינת ישראל איתנה, מתמודדת עם אתגרים לא פשוטים, והפעולות שאנו נוקטים באופן יזום מהוות מרכיב מרכזי בתפיסת החוסן הלאומי של אזרחי ישראל ושל עם ישראל מול אויב שהערכים של חירות האדם וחופש הפרט זרים לו. אחרי שעברתי על כל הדברים כפי שעלו בדיון אני רוצה לומר שוב: אין ספק שבמידה שתיפתח מלחמה עצימה בצפון, זה יהווה אתגר לכל מערכת החינוך. אנחנו נערכים ללמידה מרחוק ולהתמודדות דיפרנציאלית, בהתאם להגדרת האיום על ידי פיקוד העורף וליכולת המוגנות. בתי ספר עורפיים נבנו בהשקעות גם בעוטף. נדמה לי שקודם קריב דיבר על כך שלא הושקע בבתי ספר עורפיים בעוטף. נמצאים פה גם אלון שוסטר וגם אחרים שמכירים: גם באשכול וגם בשער הנגב, עשרות מיליונים רבים במענים עורפיים, בתיאום עם ראשי המועצות, גם בחינוך לתיכונים וגם בחינוך היסודי. אני חושב שעשינו מאמץ,

מאוד מאוד משמעותי כדי לאפשר את פתיחת שנת הלימודים גם לעוטף וגם לצפון. קודם כול, ראיתי שקודם השתקתם את נאור, ראש האופוזיציה יאיר לפיד וחברי מאיר כהן, השר לשעבר, ראיתי שקודם השתקתם את נאור כשהיה פה חבר הכנסת ינון אזולאי - - - את נאור אי-אפשר להשתיק.

אז איפה נאור, שלא יתפרץ עכשיו. אני רוצה להצטרף לאמירה בצורה מאוד ברורה: הניסיון לשנות את הסטטוס קוו בהר הבית בימים האלה הוא חסר אחריות. אני מפריד ביקור בהר הבית של יהודים, שזה בפירוש מותר וראוי, אבל כל ניסיון של פגיעה בסטטוס קוו צריך לעבור דרך דיון מסודר, משמעויות, הכנה, ולא לבוא ולעשות על רגל אחת. כך אמר גם ראש הממשלה. הוא ידע מראש על ביקור של יהודים בהר הבית, שזה מבורך וזה חלק מההסכמות.

אין שום מניעה בזה שהשר וסרלאוף או השר בן גביר יעלו להר הבית, פגיעה בסטטוס קוו,

אבל זו לא הפעם הראשונה. עכשיו אני רק רוצה, ראש האופוזיציה, אני מצטער שאני עוד פעם פונה אליך. ראיתי שצייצת והתייחסת לשינוי המאוד-מאוד משמעותי בתקנות אופק חדש במגזר החרדי. אני רוצה להסביר: דיברתי לפני רגע על הדרמה הגדולה בממ"ח, ממלכתי-חרדי, שגדל ב-50% עכשיו. הוא גדל ב-50% עכשיו כי יש אמון במערכת החינוך גם לחרדים, הם לא מסתכלים עלינו כעל אויבים. עכשיו, מה אנחנו עושים באופק חדש? אופק חדש זה בא מהממלכתי, ומטרתו להשביח את המורים, ודרך זה להשביח - - - חיפה לא קיבלו מימון,

אתה יודע למה? כי הדרישה לפתיחת ממ"ח צריכה לבוא מראש הרשות. אני אשמח שתפנה, ואני מוכן לפנות איתך ביחד לראש העיר חיפה, שיבוא בבקשה לפתוח ממ"ח. הוא לא ביקש. הוא אפילו מתנגד. הוא אמר שהמשרד לא מתקצב. הוא לא מתנגד - - - הוא לא מתנגד. הינה, אני איתך. ביחד נוציא מכתב לראש העיר חיפה שיגיש בקשה לפתיחת ממ"ח וזה יקרה.

נדמה לי שהוא יותר קרוב לצד הפוליטי שלכם ולא לצד הפוליטי שלנו. אני אומר עוד פעם, פתיחת ממ"ח נעשית - - - - - - צריך להבין, סליחה,

אחרי זה אני אקשיב לך, פתיחת ממ"ח נעשית דרך בקשה מסודרת של ראש הרשות המקומית. צריך לכסות את העלויות. מה פתאום, זה עלינו לגמרי. ממ"ח זה עלינו לגמרי. ממלכתי-חרדי, מלא שלנו. בבני ברק יש מלא עובדים - - - בני ברק, הגיש בקשה וקיבל, וייפתח, ויש פה מהלך מדהים, שצריך לברך עליו. אנחנו מחזקים את ילדי החברה החרדית בלימודי ליבה מאה אחוז, במבחני מיצ"ב, מבחנה פיז"ה, בהכשרת מורים, בפיקוח, כל הדברים האלה קורים בדחיפה שלנו. וזו המטרה של אופק חדש, להכניס אותם כחלק מהכלכלה הישראלית ולא רק להתנגח בחרדים, מה שלצערי יש כאלה שעושים כל הזמן.

תודה רבה, אדוני השר. כעת נאפשר למי שביקשו להביע עמדה מהצד. אתה לא חייב להישאר. זו הודעה אישית.

אחרי ההצבעה. הבעת עמדה מהצד. חבר הכנסת אלעזר שטרן, דקה מהצד,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, בהמשך לדברים של שר החינוך אני רוצה לדבר על המצוקה הכי גדולה של תלמידי ישראל: לכו לעסקה. ראש הממשלה יודע ושר החינוך יודע שחלק גדול מהמצוקה, מאלה שלא חוזרים לבתים שלהם, מאלה שנמצאים בבתים שלהם, אלה שנמצאים במרכז הארץ, תלמידי ישראל כולם, כשאין עסקה. כשממשיכים להשאיר שם את ה-115 וכשממילא עושים את כל זה וראש הממשלה פועל בהנחיות של שרים שממילא לא מקשיבים לו, רק עכשיו השר דיבר פה על הפרובוקציה של השר בן גביר, ראינו את דירוג האשראי של השר סמוטריץ', שראש הממשלה יודע שכל מה שהוא עושה פוגע בדירוג האשראי של ישראל, אז אני פונה מכאן לשר החינוך, שאת מה שהוא אמר כאן, לטובת תלמידי ישראל יגיד היום גם לראש הממשלה, שמחר ילך לעסקה כדי שתלמידי ישראל יוכלו לחזור לשנת לימודים אחרת ממה שהם צפויים לחזור אליה. תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה, לרשותך דקה. אדוני השר, שני דברים חשובים מאוד שלא התייחסת אליהם.

אני עברתי עד שהתלמידים יצאו לחופש וראיתי שלא הייתה שום תוכנית סדורה של משרד החינוך לדבר בכיתות על החטופים ועל משפחות החטופים. זה היה דבר שמורה שרצה דיבר על זה, המורה לא רצה, מורים הביעו את דעתם. אני חושב שמן הראוי, אני מתפלל לאלוהים שמה ששטרן אמר יחלחל, ואני מתפלל לאלוהים שהם יחזרו בשבוע הבא,

אבל בכל מקרה תלמידי ישראל צריכים להתייחס לחטופים ולשאלת החטופים, לא לשאלה, אלא למה אנחנו עושים. הדבר השני, שר החינוך, אין צוות אצלך, בדוק, יש צוות, אבל הוא לא עושה עבודה אמיתית במיפוי ובטיפול במיגון בתי הספר. זה שאומרים לנו ש-60% מבתי הספר לא ממוגנים, זה בסדר, זה המיפוי, אבל מה המשרד עושה?

איך אתה מעביר תקציבים? איך אתה הופך את זה לדבר הדחוף ביותר?

חבר הכנסת עופר כסיף. היושב-ראש, חברי הכנסת, כבר ב-1967 הזהיר ישעיהו ליבוביץ' שהגאווה הלאומית והאופוריה בעקבות ששת הימים היא זמנית, ותוביל אותנו ללאומנות קיצונית משיחית ולהתבהמות, ובעקבותיה לחורבן. להתבהמות הלאומנית-קיצונית-משיחית אנו עדים יום-יום, שעה-שעה, הצדקה נרחבת גם בבית הזה של טבח, של הרס, של עינויים והתעללויות - - די, נו - - - - - אינוס של עצירים - - איך אתם נותנים לו לדבר על טבח?

- - ואפילו לינץ' בנשים וילדה בת שלוש - - איך אתם

- - והכול בחסות דה-הומניזיציה של עם שלם. אל תיתנו לו לדבר ככה.

אבל לא רק מטורפי המשיחיות הכהנאית שבקואליציה לוקחים חלק בהתבהמות. אל תיתנו לו לדבר, תעצרו את זה. הוא אומר שהחיילים שלנו עושים רצח וטבח, ואתם שותקים. יש גם כאלה באופוזיציה הרואים עצמם

לא אמורה להתנהל ממשלה בזמן מלחמה. אתם מתעסקים בכול חוץ ממה שצריך להתעסק בו.

בזה שראש הממשלה מאשים את שר הביטחון שלו שהוא מאמץ מדיניות אויב, לא פחות מזה. הכלכלה שלנו מתרסקת, יחסי החוץ לא

(אומר דברים בשפה הערבית).

משפט אחרון.

לא יהיה משפט אחרון. למה לתת לו משפט אחרון? תודה רבה. חברת הכנסת טלי גוטליב - - - (אומר דברים בשפה הערבית). - - - תודה רבה. כן, אדוני היו"ר, מה הוא אמר? מעניין מאוד.

חבר הכנסת אביחי בוארון, בבקשה.

- - - תגיד לי, אתה רוצה עוד יותר להבעיר את הבית?

חברת הכנסת יסמין, מי שבאמת רוח ליברלית נושבת באפו, ירשה ויאפשר - - - תודה רבה.

מה הקשר לליברלי? טיפה אחריות, אחריות בזמן מלחמה. איפה אתם חיים? כן, כן, אתה תדבר איתנו על ליברלי.

ואף אחד לא יזיז אותנו מזה. תודה רבה. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. תקשיב לי טוב טוב, עופר כסיף: בי נשבעתי, בי נשבעתי, תומך טרור עלוב שמבזה את כנסת ישראל, תקשיב טוב, תקשיבו טוב,

מה הוא אמר היום כשאתם שתקתם.

הוא אמר היום שהלוחמים שלי מתנהגים לערבים כמו ליתושים. הוא אמר היום שחיילינו מבצעים רצח וטבח בעזה. העובדה שהאדם הבזוי הזה נמצא פה זה תעודת עניות גם לכם, חבר'ה מיש עתיד, שלא הצביעו להדחה שלו. אדוני ראש האופוזיציה יאיר לפיד, אני מבהירה לך ואומרת לך: נתת לו הזדמנות, חשבת שזה לא יחזור על עצמו, שאולי הוא למד לקח לא להוציא את דיבת לוחמינו. איזה פרצוף יש לנו להסתכל בעיניים למשפחות שכולות שאיבדו את יקיריהן בחזיתות - - טלי,

- - כשיושב כאן מי שקורא לחיילים שלנו רוצחים וטובחים. את לא מתביישת להאשים סתם?

אתם לא תשבו כאן בחיבוק ידיים כשהאדם הזה מוציא את דיבתנו. מה "אתם לא תשבו בחיבוק ידיים"?

- - - אתם תשמרו על כבוד צה"ל ועל כבוד הלוחמים. גם אתה, אדוני

אתם לא תאפשרו את האמירות האלה.

תפקידי לאפשר לכל יושבי הבית להביע את עמדתם. זכור מה אמרתי לך:

כל הציטוטים שלך נאספים לוועדת הבחירות.

בבקשה, לרשותך דקה. אדוני היושב-ראש, בחודש מאי ראש הממשלה אמר שהנציגים שלנו לא יודעים לנהל משא ומתן. בחודש אוגוסט ראש הממשלה אמר שהם רופסים וחלשים. הוא אמר את זה לראש המוסד ולראש השב"כ בהקשר של עסקת החטופים. אנחנו בצומת קריטי וברור, וישבו פה לפני כמה זמן המשפחות של החטופים. אני חושבת שהדרישה צריכה להיות חד-משמעית וברורה. היחיד שיודע לנהל ולקבל החלטות הוא ראש הממשלה, שיתכבד וייסע לאותה פסגה, שינהל משא ומתן ושיקבל החלטות. שלא יאשים אחר כך אף אחד אחר, כי הוא יודע לעשות את זה, כולנו חווינו את האומנות הבלתי-אפשרית הזאת. שיעשה את זה כבר. שידבר מול הציבור אמת. שלא יספר סיפורים - - תודה. - - שמישהו אחר לא יכול. תודה רבה. אני יכולה להגיד לגב' טלי גוטליב שבהתנהגות שלה היא לא יותר טובה מעופר כסיף. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. חבר הכנסת בוארון. עוד כמה דוברים? חבר הכנסת בוארון, זה בתגובה אליך. תראה, השיטה הזו לבוא ולנסות לתקוף אותנו מתוך תפיסת העולם הליברלית שלנו, זה תרגיל שמתאים לגן ילדים. כל אדם טיפה אינטליגנט מבין את הכשל הלוגי. הרי רק לפני כמה חודשים פגענו בחופש הדת של מאות אלפי חרדים בהר מירון, הם לא באו להילולה, וצמצמנו גם את ההילולה של באבא סאלי בגלל המצב בדרום. כאשר מדובר בעניינים של פיקוח נפש ומדובר בעניינים של ביטחון לאומי, כן, לפעמים מצמצמים חופש דת, בשם הליברליזם - - יש הבדל בין משהו זמני לבין משהו

ואם אתה לא מבין למה חופש תפילה של יהודים בהר הבית לא יקודם על ידי פרובוקציות של וסרלאוף, בן גביר ונתניהו - - אין מה להשוות בין זה לזה. - - כי נתניהו ידע ולא עשה כלום - - תודה רבה.

- - אז אתה נושא את שם הליברליזם לשווא.

ואפרופו, אם חשוב לך חופש דת, בוא נתחיל במה שקורה בכותל המערבי עם יהודים.

בוא נתחיל עם חופש בחירה בנישואין. חבר הכנסת גלעד קריב. אתם האחרונים - - זאת הייתה הדקה. תמה הדקה, תודה רבה.

תודה רבה. חברי הכנסת אנחנו עוברים, כעת לשאול את המציעים אם הם מסתפקים בתשובת השר. לא, לא.

מה רוצים? אנחנו רוצים להעביר לוועדת חינוך. מבקשים דיון בוועדת חינוך. האם כל המציעים?

שנייה, האם כל המציעים, חבר הכנסת משה טור פז, בנימין גנץ, יבגני סובה, ווליד טאהא, עאידה תומא סולימאן וגלעד קריב, מסכימים להעביר לוועדת חינוך? אחדות אופוזיציונית נדירה.

כאמור, אנחנו עוברים להצבעה על העברת ההצעה על היערכות מערכת החינוך בצל המלחמה לוועדת החינוך. הצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. 41 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי ההצעה במושא: היערכות מערכת החינוך בצל המלחמה, תעבור להמשך דיון בוועדת החינוך והספורט. כעת אנחנו עוברים

אישית של חברת הכנסת נעמה לזימי.

תודה. בבקשה, לרשותך חמש דקות.

בנחת.

אל תציגי את זה.

תקראי משם. בסדר. בבקשה, לרשותך חמש דקות. תודה, יושב-ראש הישיבה. כנסת נכבדה, הרכב חדש למועצה להנצחת ראשי ממשלה: פעילת ליכוד, מקורב לבן גביר ודובר אם תרצו לשעבר. מהאנשים הכי משפיעים בחברה הישראלית, אנשי רוח בעלי שיעור קומה, למקורבים שרוצים לעשות שיכתוב היסטורי למורשת האמיתית של הממשלה הזאת והעומד בראשה. אבל זה לא ישנה את המורשת האמיתית: זה מר הפקרה, זה ראש הממשלה, האיש שהפקיר, ביזה,

והשאיר מאחור. מורשתו של נוטש החטופים, זאת המורשת של בנימין נתניהו, גם אם הוא ישכתב את ההיסטוריה, גם אם הוא ימנה מקורבים להנצחתו. אני רוצה לקרוא קטע מהספר הזה, מר הפקרה, של שירי ארצי: איך זה יכול להיות שהם עדיין שם? ביום שבו שוחרר סרטון החטיפה של התצפיתניות לא הספקתי להזהיר את הבת שלי שלא תצפה בו. היא בת 13 וקצת, כמעט וחצי. אני עוד הייתי בעבודה כשהיא הלכה עם חברות מהקניון וכשחזרה. לא הצליחה להוציא מילה במשך שלוש שעות. היא נראתה נורא, הפרצוף שלה היה חיוור, כמעט אפור. היא לא הרימה את המבט. בראש שלי התרוצצו סרטים, וכששאלתי שוב ושוב: מה קרה? היא סירבה לענות. ומלמלה את ה"כלום" הכי לא משכנע בעולם. בסוף, כשכבר ירד הערב, היא התפרצה פתאום: ראיתי את הסרטון. הלב שלי צנח והברכיים נחלשו. כמה רציתי להגן עליה מזה, אבל לא הצלחתי. היא נעמדה מולי והמילים שלה יצאו כמו רשפים של אש. העיניים שלה בכו. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שהן עדיין שם? באיזה עולם? תגידי לי, אימא, איך זה יכול להיות? לא ידעתי מה לענות לה. איפה ראית את זה?

כאילו שזה חשוב. באינסטגרם. זה משנה? לא, בת שלי, זה לא משנה. הבעיה היא לא שראית את זה, הבעיה היא שזה קרה. הבעיה היא שהן עדיין שם. הבעיה היא שהגיהינום הזה נמשך כבר נצח. הן בסך הכול ילדות, היא צעקה. הן יכלו להיות המדריכות שלי בצופים. הן יכלו להיות האחיות שלי. היא השתתקה ולא אמרה: הן יכלו להיות אני. אבל שתינו חשבנו את זה בלי קול. היא בכתה בעיניים קרועות, ואני לא הצלחתי לנשום. ניסיתי ללטף אותה, אבל היא התנערה ממני כמו חיה פצועה, כשזעקה: יש שם אנשים בגיל של סבא וסבתא, ויש שם תינוק, וכל האנשים שם הם הורים של מישהו, או ילדים של מישהו, או אחים של מישהו. איך הם עדיין שם? איך לא מחזירים אותם? תסבירי לי, אימא. ילדה שלי, אני לוחשת לה, אני לא מבינה בעצמי. והיא אומרת לי בבכי: אני לא רוצה לחיות בעולם כזה. ואני רוצה להגיד: גם אני, אבל לא אומרת, כי אני אימא שלה, ותפקידי לתווך לה עולם שאפשר לחיות בו, לשכנע אותה שיש איזה סדר שניתן לבטוח בו, יש איזה היגיון, יש על מי לסמוך. ילדה שלי, אני מחבקת אותה, אנחנו נעשה כל מה שנוכל כדי לשמור עלייך. והיא מסתכלת בי במבט החכם, הקרוע שלה, ושואלת: ומה אם זה לא מספיק? ואני מאבדת את מעט המילים שעוד היו לי ואת מעט האוויר ומצמידה אליי חזק ובוכה יחד איתה, חסרת אונים, פוחדת ונזעמת לא פחות ממנה, ובלב שלי צפה מילה יחידה: הופקרנו. הספר הזה, זאת האמת. הוא האמת המזוקקת. לא דף המסרים, לא השכתוב ההיסטורי, לא מקורבים להנצחת המורשת של ראשי ממשלה, לא הג'ובים, לא הנרטיבים, לא הפיקציה. זה האחים והאחיות שלנו ששם, ואתם שותקים.

מר הפקרה - - תודה. - - הפקיר מדינה שלמה. אתם תלכו, אנחנו נתקן. תודה רבה. חברי הכנסת, תם סדר-היום. בושה.